החל בהצעת חוק שמספרה פ/1245/18 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1290/18 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תגמול על שירות מילואים בימי מנוחה) התשס”ט 2009, מאת חבר הכנסת שלמה

ונפתח בהצעות סיעות קדימה ומרצ רע"ם-תע"ל חד"ש להביע אי-אמון בממשלה. מדיניותו חסרת האחריות של ראש הממשלה המובילה לעימות עם ארצות-הברית ולבידוד ישראל, מטעם סיעת קדימה, יציע את ההצעה כבוד השר לשעבר, חבר הכנסת אברהם דיכטר. אני רואה פה את השר מרגי, אני רואה פה את השר פלד. האם השר המשיב נמצא פה? פה. אני שומע את פעמיו. כבוד השר ארדן. אתה יכול להתחיל לדבר, אני לא מתחיל להפעיל את השעון עד שהשר,

אני מבטיח לך שתשובתו של השר ארדן לא תשתנה כהוא-זה, בין שישמע את חבר הכנסת דיכטר בין שלא.

אני שומע את השר ארדן פעמים רבות, הוא מקשיב בקשב רב.

ייתכן מאוד שהצעות האי-אמון אינן משתנות, כך גם התשובה. לדובר יש סגולות הרבה מעבר להיותו שר בעבר. יש לו עוד כמה תפקידים שהוא מילא למען עם ישראל. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמעט שבוע ימים מאז נאומו של נשיא ארצות-הברית ומדינת ישראל מלקקת את פצעיה, לא מלחימה חלילה ולא מפעילות מדינית כלשהי, אלא פשוט מפצעי לחץ שנגרמו משכיבה באותו מקום, באותה תנוחה, זמן רב מדי ובאין מעשה. לא מעשה שמובילה הממשלה, ואפילו לא אמירה שאומר העומד בראשה. פשוט, אדוני היושב-ראש, שכיבה עצלה על הקרקע, לעיסה והעלאת גירה של אמירות עמומות, משל היינו בקר הרובץ באחו ונהנה מהעשב הירוק, אלא שכל בר-דעת יודע מה גורלו של אותו בקר בסופו של יום. למען האמת, היתה לממשלה אמירה מחדשת בהקשר של תהליך השלום במזרח התיכון. רוסיה ממלאת תפקיד מרכזי בתהליך באזורנו, אמר שר החוץ שלנו, העושה לילות כימים מחוץ למדינה למען תהליך השלום. אמירה שלו שהיתה נאמרת בימים רגילים, ייתכן שהיינו אומרים כי יש בה רק אי-דיוק, אך כשהיא נאמרת בימים אלה, ובמיוחד ערב נאומו של הנשיא האמריקני לעולם המוסלמי, יש בה גם התרסה כנגד ארצות-הברית וגם אי-דיוק. הממשלה הזאת קמה אחרי שברק אובמה נכנס לתפקידו. היה ברור לממשלה, כפי שהיה ברור לציבור בישראל, כי זה עשורים רבים לא היה נשיא אמריקני כה נחוש להוביל שינוי דרמטי ביחסי ארצות-הברית עם העולם המוסלמי בכלל, ובחיפוש פתרון לסכסוך שלנו עם הפלסטינים בפרט. בפגישתך, אדוני ראש הממשלה, שלא נמצא כאן, עם הנשיא אובמה, היית חייב להגיע עם משנה מדינית סדורה, האומרת לאן אתה מתכוון להוביל את מדינת ישראל בנושא הסכסוך עם הפלסטינים, ואולי גם עם העולם הערבי

היתה לך הזדמנות להשפיע על הלך החשיבה של נשיא ארצות-הברית והתעלמת מהזדמנות זו. האם היתה זו התעלמות מתוך יהירות או שמא מתוך שאננות? למען האמת זה לא משנה, שכן את קציר החיטים אנו, כציבור, קוצרים, ובגרעיני החיטה אין קמח. התבשרנו אתמול מישיבת הממשלה כי בשבוע הבא תציג, אדוני ראש הממשלה, את עיקרי תוכנית השלום שלך. לצערי בחרת לעשות זאת לא כאן, בכנסת ישראל, אלא באוניברסיטת בר-אילן, מוסד ראוי ומכובד, שאני אישית בוגר שלו, ואולם היה מצופה שנושא כה מרכזי בחיי אומה יוצג כאן,

ואני פונה אליך בהזדמנות זו, יושב-ראש הכנסת, שמא אתה תצליח לעשות את המלאכה נאמנה ולדאוג שהדיון הזה או התוכנית הזאת תיחשף כאן. הוא הודיע את עמדתו בפומבי. לצערי הרב, הוא לוקח דוגמה מראשי ממשלה קודמים. לצערי הרב. לעצם שליפת התוכנית בין רביעי בקהיר לראשון בירושלים אומר רק כי אם זה לא היה קשור בנו ובעתידה של מדינת ישראל, הייתי מסתפק בהרמת גבה. אך העיתוי והאופן שבו בחרת, ראש הממשלה, לגבש בחופזה את תוכנית השלום שלך, מחייבים לא רק הרמת גבה, כי אם גם הרמת קול. איך זה שאחרי שהסוסים הערבים יצאו מהאורווה של הנשיא אובמה בקהיר, מלאי קצף וחרון על העדר כל אמירה שלך ושל ממשלתך לגבי עמדות ישראל בנושא השלום, לפתע אתה עומד להופיע עם תוכנית שלום? מה אתה יודע כעת שלא ידעת לפני הנאום של אובמה? האם דמיינת, אדוני ראש הממשלה, שדווקא שם, בין כותלי אוניברסיטת קהיר, ישמיע הנשיא האמריקני נאום מלא אהדה וחיבה לישראל? איך העזת להגיע לפגישתך הראשונה עם הנשיא האמריקני החדש מבלי להיות מסוגל לומר לנו ולו לאן בכוונתך להוביל את פתרון הסכסוך עם הפלסטינים? ומדוע הפקרת את הזירה האירופית ודחית את ביקורך שם אם לא רק בשל היעדרם של כיוון וכוונה לקדם פתרון כלשהו? שלחת את שר החוץ שלך כדי לעשות את החריש לשלום באירופה, אך גם אתה יודע שזהו חריש לשום מקום במקרה הטוב או חריש שיוביל אותך לשדות שלא רצית לחרוש בהם במקרה הגרוע.

אדוני ראש הממשלה, אתה כבר נמצא באותם שדות ובגללך גם אנחנו כבר נמצאים שם. היום לפני 28 שנה בדיוק שיגרה הממשלה בישראל את טייסי חיל האוויר להשמיד את הכור בעירק. אותו ראש ממשלה, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שהורה על השמדת הכור, חתם שלוש שנים קודם לכן על הסכם שלום עם המרה שבאויבינו עד אז, מצרים. לראש ממשלה בישראל חייב להיות חזון וחייבת להיות מנהיגות למימושו של חזון זה. דרך העקלקלות שבה מתנהלת ממשלה זו שבראשותך מציגה מדיניות של חילזון ולא של חזון. זוחלים בינות לאתגרים כדי לעוקפם ולא כדי להתמודד עמם ולפותרם. כיווני הפתרון, אם שתי מדינות לשני עמים או יוזמת השלום הערבית, היו צריכים להיות מונחים מטעמך כנושאים שמדינת ישראל בוחנת ושוקלת באופן רציני ונחוש, ראשית, משום שנושאים אלה אכן ראויים לבחינה שכזו,

משום שגלום בהם פוטנציאל אמיתי וממשי להובילנו אל חוף מבטחים ביטחוני ומדיני גם יחד.

אדוני ראש הממשלה, לפסוח על שתי הסעיפים ולהוביל את ממשלתך למהלכים שכל-כולם הישרדות פוליטית ולא בנייה לאומית של החזון הישראלי-הציוני. שורה של הצעות חוק חדשות, ובהן תיקונים של חוקי-יסוד רציניים לטובת אינטרסים קואליציוניים לא רציניים, הם התחליף שבחרת למנהיגות ולחזון.

ייתכן שיעלה בידך ובידי ממשלתך להעביר תיקוני חקיקה עלובים נוספים למען שרידות הממשלה ולתפארת הקואליציה, אלא שהעולם לא ממש מתרשם מהצעתך לתיקון חוק כמו, האם יהיה די בשבעה חברי כנסת כדי להתפצל לסיעה גם אם הם פחות משליש. העולם הרלוונטי לנו מבקש להשיג יציבות מדינית אזורית, ולכך דרושה תוכנית, לכך דרושות הסכמות, לכך דרושות יוזמות, ובעיקר פתיחות ולא סגירות ועמימות כפי שמפגינה ממשלתך. אדוני ראש הממשלה, השקעתך בשרידות ממשלתך מעכבת ובולמת כל מהלך לקידום האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. מדינה מפני קואליציה תקום, זהו סדר חדש שרק בגללו ראוי להצביע אי-אמון בכם. המדינות הפועלות להשגת פתרון לסכסוך ארוך השנים באזורנו, וארצות-הברית בראשן, המתינו עד בוש ולא זכו לשמוע או להבין באיזה נתיב שלום ישראל מבקשת לצעוד תחת ממשלת נתניהו. בצר להן, התגבשו אצלן אמירות שישראל לא יכולה בהכרח להזדהות עמן. עתה מבקש ראש הממשלה למצוא מוצא כלשהו מהמצר שבו כלא את מדינת ישראל. תוכנית שלום תישלף מהתנור. ספק אם הוכנה מחומרים ראויים, וספק אם תהיה אפויה כראוי. זו תוצאה ישירה של אין-הכנה, של אין-תכנון ושל אין-תוכנית. יתירה מזאת, אין כוונה אמיתית להתקדם לתוכנית שכזו, וגרוע מכול, יש רתיעה מלהיכנס לבחינה של הצעות קיימות, מערביות וערביות כאחת. בל ינסה איש לסמא את עינינו באמירה כי בשבוע הבא תונח קבל עם ועולם התוכנית לשלום. אנו זקוקים להובלה אמיתית ולא לקסמים או לקוסמים. דרוש מנהיג הרואה את המציאות בראייה קוסמופוליטית ולא בראייה קסמו-פוליטית.

הבדיקה האמינה ביותר כדי לדעת אם אדם מתכוון למה שהוא אומר מתבצעת באמצעות מה שנקרא מכשיר הפוליגרף, והיא מבוססת על שלוש פעולות פיזיולוגיות שמבטאות את השינויים בגוף: נשימות,

ומוליכות חשמלית של העור. אדוני ראש הממשלה שנעדר מכאן, מאז הקמתה של הממשלה הזאת נשימותינו מבולבלות, הדופק שלנו אינו סדיר ואין מי שמוליך אותנו ואנו מובלים על-ידי זרים, גם אם חלקם הם הטובים שבידידינו. אני מבין שאדוני אומר זאת כמטאפורה, כי יש לנו רופא מאוד רגיש, ועוד רגע הוא יכול לקפוץ אלינו. מה זו מוליכות חשמלית של העור? הזיעה?

זיעת יתר. זיעת יתר או זיעת חסר. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, כאשר שלושת הפרמטרים האלה לא תקינים, כאשר שלושת המרכיבים האלה לא תקינים, אין מאבדים את האמון במכשיר אלא מאבדים את האמון בנבדק. לכן אני קורא לבית הזה להצביע היום אי-אמון בנבדק, קרי להצביע אי-אמון בממשלה.

לשר לשעבר, חבר הכנסת דיכטר.

הואיל והנושאים הם דומים, אנחנו נשמע גם את הצעת האי-אמון של סיעת מרצ,

חד"ש ובל"ד: המשבר ביחסים עם ארצות-הברית ואי-היענותה של ממשלת ישראל לתוכנית השלום שיוזם הנשיא אובמה. יציג את ההצעה חבר הכנסת אילן גילאון.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר להגנת הסביבה, חברי חברי הכנסת מקדימה,

אדוני, זו השפעת.

פעם אדון אוסקר ויילד היה צריך לנאום איזה נאום וקיבל אימת קהל והוא לא ידע מה להגיד, והוא אמר: "תראו, שייקספיר מת, ביירון מת וגם אני לא מרגיש כל כך טוב". אז, מה אני אגיד? הרצל מת, ובן-גוריון מת וגם אני לא מרגיש כל כך טוב. אבל, אדוני, האמת היא שאני לא יודע אם יש מוסד כזה. אני רוצה להביע אי-אמון קונסטרוקטיבי. ככה חשבתי לעצמי. אני רוצה להקדיש את עשר הדקות הבאות לשיחה ביני ובין ראש ממשלתי, שלא נמצא פה, ואני מניח שיעבירו לו את המסר מכאן, הוא צופה בך. לא בתור נציג האופוזיציה הפעם, אלא כאשר מה שעומד לנגד עיני זה נכדי העתידי, שהולך להיוולד בסוף הקיץ, ארבעת ילדי ששלושה מהם כבר גמרו את השירות הצבאי והאחרון שעדיין משרת, ואהבתי הרבה לארץ-ישראל, המובטחת, כפי שהיא כתובה. אדוני, אהבה רבה כל כך לארץ-ישראל, שאני מוכן להסתפק רק בחלק ממנה. אדוני, בשבת אנחנו ציינו 42 שנים למלחמת ששת הימים. אני הייתי אז ילד בן 11. הלכתי עם הורי לבית-הקולנוע, וכל הקהל מחא כפיים, באותה תקופה אופורית, לגיבורי אותה תקופה: משה דיין, לוי אשכול, הרבה מפא"יניקים היו שם. יום אחד נסעתי עם ההורים למזרח-ירושלים בפעם הראשונה, ממקום העבודה ארגנו לנו טיול, ובמזרח העיר ראיתי ילד כבן גילי, אולי קצת יותר נמוך, ובידיו היה מגש של תפוחים. באיזה שלב נופף לו ביד אחד החיילים שהיה במקום, והילד נבהל והפיל את מגש התפוחים והם התפזרו. ועד עצם היום הזה ממש חרותה על בשרי אותה תמונה, איך הילד הזה בבכי אוסף את התפוחים אחד אחד מהרצפה. תובנה של ילד בן 11 שמתרגמת את עצמה יותר מאוחר למה שקרה לנו באופן כללי ונקודתי אחרי הניצחון המזהיר ביותר שהיה למדינת ישראל במלחמה שנכפתה עליה. לאחר מלחמת ששת הימים, לא זמן רב לאחר מכן, היו מעטים שחשבו שהנה הפיקדון שבו נוכל להשתמש כדי בסופו של דבר להגיע לאיזה הסכם. אז אני זוכר תקופה מאוד ארוכה של סירוב מאוד אטי, גולדה מאיר אמרה אז שאין עם פלסטיני, ומנחם בגין אמר שעם האיש עם השערות על הפנים אנחנו לא נדבר. אני תמיד מזהיר מפני אנשים עם שערות על הפנים שהם מאוד מסוכנים, בעיקר האנשים הללו, לא כולם, אבל חלק ניכר מהאנשים עם השערות על הפנים הם מסוכנים בעולם הזה. משה דיין אמר, אדוני, שטוב לנו שארם-א-שיח' בלי שלום מאשר שלום בלי שארם-א-שיח'. אפילו יצחק רבין המנוח אמר שאותם אנחנו נפגוש רק בשדה הקרב,

בינתיים קרו כמה התפתחויות חיוביות, אטיות מאוד, לקח הרבה מאוד שנים עד שירד האסימון. והנה, למזלנו, היה כאן מנהיג מורם מעם, מנהיג שראה למרחוק והחליט שטוב לנו שלום בלי שארם-א-שיח' עד עצם היום הזה,

זה היה מנחם בגין. כך מאוחר יותר יצחק רבין. אני היום שומע כאן חניכים של "חרות הצה"ר" ושל בית"ר ושל ילדים של גיבורים באצ"ל ובלח"י, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, שעל אותם הערכים, בסופו של דבר, בהתפתחות המחשבתית, הם בחרו בחיים. שמעתי את הנאום של ראש הממשלה הקודם, אהוד אולמרט, נאום שאני למדתי אותו ב"שומר הצעיר" בגיל 17. אני אומר את כל הדברים האלה כשיח אל ראש ממשלתי, בתור אזרח במדינת ישראל שהיום צופה בשינויים הקיימים, ובחירתו של ברק אובמה, ברק חוסיין אובמה, כדי שלא יישאר איזה ספק, היא בהחלט אירוע מכונן, הבחירה שלו, ולא דווקא הנאום שלו. אני חושב שלכל אדם שדוגל באנושיות, שדוגל בחיים, שמאמין שמדינות נועדו לשרת בני-אדם, זה בהחלט היה יום חג לאנשים כמוני, הומניסטים, סוציאליסטים, ציונים שמאמינים,

שהחזון הציוני זה לא לבנות בית-קברות אחד לעם היהודי, אלא את אותה הארץ שהיא אור לגויים, כפי שציוונו נביאינו. כך אני מאמין. וכאשר אני רואה את הנאום ההוא, וכאשר אני רואה את כל אותם חברים שיצאו מתוך אותן עמדות שלקח כל כך הרבה שנים כדי לשנותן, עמדות של סירוב מתמיד, וכאשר מנגד עומדת עמדת מדינות ערב שמתבטאת בתוכנית הסעודית, שבעיני היא טובה בהרבה יותר מתוכנית ז'נבה, היא תוכנית ז'נבה משופרת מן הסיבה הפשוטה שהיא נוצרה בבירה ערבית, והיא כורכת בתוכה שלום עם 52 מדינות ערביות אני אומר לעצמי, למה לנו ללכת לשלום כלכלי במקום שנלך,

לכלכלה של שלום? למה שלא נעשה את זה? קרה דבר אחד בקהיר, ואיש אחד קם בתום לב, במעמד כמעט משול ושווה,

לאותו מעמד שבו וילסון בראשית המאה הקודמת חשב שהתנהגות בין לאומים יכולה להיות כמו התנהגות בין בני-אדם. משום שגם הוא התבסס על מה שבעצם כל הדתות מתבססות, על כך שכל האנשים בסופו של דבר קרוצים מהחומר שרוצה להרבות שמחה ולהמעיט כאב, ולכן זה עושה אותנו למאוד אופטימיים. יחד אתך היינו יום אחד בגבעת-זאב, ואני זוכר שקם נער בוגר תנועת בית"ר, והוא הניף אצבע כלפיך ואמר, איך אתם זונחים את חלום ארץ-ישראל השלמה, ואז אתה אמרת לו, אנחנו נצטרך לחזור לפשרות, ואנחנו נצטרך לוותר על כל מיני חלומות. ואני הרגעתי דווקא גם אותך וגם אותו ואמרתי שעל החלום של ארץ-ישראל השלמה בכלל לא צריך לוותר, אבל החלום הזה יהיה בתוך שתי ישויות. אני אומר את הדברים האלה משום שראש ממשלתי עומד להכריז על תוכניתו האסטרטגית שעדיין קיימת. אני רוצה לקוות שעדיין היא איננה לגמרי קיימת. אני רוצה לתת לו עד יום שני ולשמוע אותו דווקא באוניברסיטת בר-אילן. אני מוכרח לומר לך שאני חוזר בי מכך שקנטרתי אותו על כך שהוא לא נואם את נאומו בכנסת לאור קריאות ביניים, וכשחשבתי במחשבה שנייה, אני חוזר בי. אני אומר, טוב שהתפאורה תהיה אוניברסיטת בר-אילן, כי זה אומר שהתוכן יכול להיות אחר. אולי הוא פחד בעיקר אני לא מניח שמקריאות הביניים שלנו, אלא דווקא מקריאות הביניים של המחנה הלאומי או של חבריו מימין או של חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אולי טוב יותר באמת שהוא יישא את נאומו באוניברסיטת בר-אילן. אם קשה לו הנוסחה של "שתי מדינות לשני עמים" הוא יכול לנסח את זה כאוות נפשו בצורה שיכולה לאתגר אותו. אולי "שני עמים שלא במדינה אחת", אולי "בין ירדן לבין ישראל תהיה עוד מדינה" כדי לא לומר את הדברים לאשורם, ובלבד שיפנים, ראש ממשלתי בנימין נתניהו, שיפנים מה שרבים וטובים לפניו הפנימו ועברו אל הצד הזה, ואני לא יכול להתעלם מן המקורות שלי, אל הצד הזה של הפלטפורמה. אני אומר לראש ממשלתי, זאת ההזדמנות שלך, זאת שאתה קושר. עלה גם אתה על הפלטפורמה הזו בלי פחד, הפלטפורמה של החיים, הפלטפורמה של התוכנית.

אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, ובכל הכיכרות תריע,

ואתה יכול לעשות את זה. לא בכדי אמר אובמה שלפעמים יש שעת כושר לימין יותר מאשר לשמאל. אם מלאכתנו תיעשה בידי אחרים, גם אחרי 40 שנה שנשאנו צלב אפר על גבנו, וגם אחרי 40 שנה שנקראנו "בוגדים", והיו אפילו כאלה שאמרו לנו, לכו לרוסיה, היום אי-אפשר להגיד את זה,

המובנים יהיו לגמרי אחרים. אני אומר,

לך על זה ותרוויח בבת-אחת את עולמך: אנחנו נתמוך בך כאילו לא היה תקציב, ונתנגד לך בתקציב כאילו לא הלכת לשלום. אבל הקדם ולך על זה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. כבוד השר המקשר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמו בכל שבוע מאז כינונה של הממשלה, וזה קרה רק לפני ארבעה שבועות, האופוזיציה מגישה הצעת אי-אמון, זה תפקידה, וכל אחד מדוברי האופוזיציה במילותיו מנסה לתאר את "הכישלון המדיני האדיר", כדברי חברי האופוזיציה, שממשלת ישראל בת 60 הימים נוחלת מאז כינונה.

וניסיתי לחשוב, כשישבתי והקשבתי, מה כבר אני יכול לחדש בתשובתי אם כבר אמרתי את כל הדברים ארבע פעמים, ועדיין כנראה לא הבינו אותי או לא השתכנעו חברי האופוזיציה, והם ממשיכים להעלות ולחזור על אותן טענות. אני רוצה אולי לפנות אליכם בשאלה רטורית, לא בשאלה שאני מצפה שבאמת תשיבו עליה, ולשאול: נגיד שאנחנו חוזרים לא עשרות שנים אחורה, רק 60 ימים אחורה, ומי שהוא ראש ממשלה זה לא בנימין נתניהו, אלא יושבת-ראש האופוזיציה דהיום ציפי לבני. ניסיתי לחשוב מהי נוסחת הפלאים שאתם הייתם מציעים לציפי לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, אם היא היתה עכשיו ראש ממשלה, שלשיטתכם, כמי שתוקפים אותנו עד כדי כך על כל המפלות והכישלון המדיני, מהי אותה נוסחה גואלת שהייתם מציעים לה להציב במשא-ומתן המדיני שהיתה מקדמת אותנו לשלום? אני נוטה להאמין שמה שחשוב לכם זה באמת להביא שלום וביטחון, לא רק לזכות באהדת עורכי העיתונים או אהדת גדעון לוי או אהדת אומות העולם. כל הדברים האלה גם הם ערכים מאוד חשובים, הייתי מאוד רוצה לקבל את תמיכת העיתונות, את תמיכתו של גדעון לוי, את תמיכת אומות העולם, אבל יותר מכול הייתי רוצה להביא ביטחון ושלום. ניסיתי לחשוב מה היתה יושבת-ראש האופוזיציה, אם היא היתה היום ראש הממשלה, באיזו נוסחה היא היתה דבקה, שהיתה מביאה את השלום והביטחון. אמרתי לעצמי, אם היא היתה מציעה לפנות את המאחזים, לשיטתכם בלתי חוקיים, לשיטתנו, נניח שחלקם בלתי מורשים, חלקם על קרקע פלסטינית, הם באמת בלתי חוקיים, הרי בדבר הזה גם אנחנו אומרים משהו דומה. אבל נניח שהיא היתה מציעה, אפילו שלא יעלה על הדעת, כי הרי אתם במצע קדימה תומכים בבנייה ובחיזוק של גושי ההתנחלויות, נניח שהיתה מציעה, אפילו את מה שהציעה באותן שיחות עלומות עם אבו עלא במלונות הירושלמיים, נניח שהיתה מציעה ויתורים מרחיקי לכת, עד כדי פינוי כמעט גורף של שטחי יהודה ושומרון, בהסכם או באופן חד-צדדי, כמו שראש מפלגתכם הקודם, ראש הממשלה אהוד אולמרט,

והלכתם אתו בבחירות הקודמות. הרי הדברים האלו, בסופו של דבר, בכללם ויתורים בעיר בירתנו ירושלים, אתם כבר הצעתם אותם. אז בשם מה אתם באים ומטיחים ביקורת בראש הממשלה ובממשלה בת 60 ימים, כאשר יושבת-ראש המפלגה שלכם, את אותם דברים שאתם מנסים לכפות על ראש הממשלה לומר, היא הציעה, הרבה מעבר לזה היא הציעה בכל אותן פגישות שראש הממשלה לשעבר אולמרט, לאחר פרישתו, לרגל פרישתו, סיפר עליהן בריאיון ב"ידיעות אחרונות", והפלסטינים דחו את ידכם המושטת לשלום, המשיכו לעודד הסתה, המשיכו לא להילחם בארגוני הטרור. אז בשם מה יש לכם את החוצפה האדירה הזו לבוא לאחר 60 ימים ולדרוש מאתנו למחזר?

דרך אגב, בעד מיחזור, כמעט בכל תחום, חוץ מתחום אחד, אני נגד מיחזור כישלונות, בעיקר כשהם על-חשבון ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.

אולמרט בנה בגושי ההתיישבות ועכשיו נתניהו לא יוכל לבנות. אז קודם כול אנחנו גם בעד לבנות בגושי ההתיישבות. אבל אתם לא מאפשרים את זה. למה אתה אומר את זה? בגלל הכישלון במדיניות שלו הוא דחק את ישראל לפינה. בהעדר המדיניות שלו. אני יכול להעביר לממשל האמריקני את בקשתך, תחינתך. אנחנו מנסים כבר ימים מספר לבקש מהאופוזיציה להיות אחראית, כפי שהיא מצהירה. זה חלק מעסקת חבילה. אני דרך אגב מצטרף לבקשתך, גם אני מבקש, אני דורש שיקיימו, לאור הקרדיט האדיר שממשלת קדימה הצליחה ליצור אצל הממשל האמריקני. חברי חברי הכנסת, בכל מקרה, אין ספק שראש הממשלה היה יכול, די בקלות, לקבל מחיאות כפיים גורפות מכם ומכל העולם, אם רק היה נכנע ללחץ ומאמץ את כל הנוסחאות שכבר כשלו ושאתם כבר ניסיתם אותן, ולא רק אתם ניסיתם אותן, הרי התהליך הזה, מאז הסכמי אוסלו, שבו מדינת ישראל, פעם אחר פעם, אין לה שום קווים אדומים והיא ממשיכה להציע עוד ועוד ויתורים ועד עצם היום הזה, למרות כל הוויתורים שהבאתם אותם לשיא כל הזמנים, לא מצאתם ולו מנהיג פלסטיני אחד שמסוגל, לא לבוא ולדבר על דברים שאולי שנויים בינינו במחלוקת, לגבי זכות הקיום של היישובים ביש"ע, שאנחנו סבורים שיש להם זכות קיום חוקית ולגיטימית גם מעבר לגושי ההתיישבות, זה אולי שנוי בינינו במחלוקת, אבל גם לגבי עתידה של ירושלים, גם בזה הלכת רחוק וציפי לבני גם בזה הציעה ויתורים מפליגים. אבל אפילו לגבי זכות השיבה, שאתם בכל מקום מודים שזה מתכון לחיסולה של מדינת ישראל, הרי לא מצאתם עד היום ולו מנהיג פלסטיני אחד שיקום ויגיד שמחוץ לנושא, שעל הנושא הזה גם הוא מוכן לעשות פשרות. במקום שתנהגו כאופוזיציה אחראית ותלמדו מהכישלונות שלכם ושל כל המנהיגים, שלצערנו, בתום לב, ניסו לקדם את מדינת ישראל לשלום, ותנסו להבין, ויחד אתנו לדרוש פעם אחת גם מהפלסטינים להילחם בארגוני הטרור, להפסיק את ההסתה, לעשות את כל הדברים האלה שיכשירו את הלבבות ויכשירו את כל עם ישראל להתקדם בתהליך וגם להציע ויתורים, וכולם יודעים, ואל תנסו להסית בעניין הזה, כולם יודעים שהליכוד וכל החברים בקואליציה, כדי להגיע להסכם שלום אמיתי שיסיים את הסכסוך, מוכנים גם לוויתורים טריטוריאליים. אבל אנחנו לא נחזור על טעויות העבר שלכם, וכשמכובדי, תושב עירי לשעבר, ראש השב"כ לשעבר, שאני רוחש לך כבוד רב מאוד, רק תדייק שה"לשעבר" הוא שלך לא שלי. ה"לשעבר" הוא שלי. כאשר אתה בא לכאן ומטיח דברים כה חריפים, הייתי מצפה ממך גם אולי לבקש סליחה על כך שהארגון שעמדת בראשו בא וסיפר לוועדת החוץ והביטחון שאין שום סיכוי בעולם שאם יהיו בחירות ברצועת-עזה, ויש לי את פרוטוקול אותה ישיבה, ה"חמאס" יעלה לשלטון. יכול להיות שהיום אתם מתחרטים, יחד עם מנהיגת מפלגתך, על כך שנכנעתם ללחץ האמריקני והסכמתם להשתתפות ה"חמאס" בבחירות,

יכול להיות שאם לא הייתם מאפשרים את זה, אולי היה היום פרטנר יותר נוח להידבר אתו בצד הפלסטיני? אז לא כל דבר שעשיתם, צדקתם בו. אני חייב לומר שלטעמי כמעט בכל דבר טעיתם, אבל קצת צניעות, קצת הגינות ואתיקה, קצת לאפשר לממשלה החדשה גם להוביל מדיניות אחרת, שאולי תבהיר לצד הפלסטיני שאנחנו מצפים ממנו גם למעשים כלשהם ולא רק לדיבורים ולהצהרות. בכל מקרה, אני לא מתכוון להסתיר וזה ברור: יש מחלוקת בין עמדת הממשל בארצות-הברית לבין עמדתנו. ראש הממשלה בהחלט הבהיר שהוא יפנה מאחזים בלתי חוקיים, ואין שום כוונה להקים יישובים חדשים, התנחלויות חדשות ביהודה ושומרון. אבל באותה מידה, וזה נתמך על-ידי קונסנזוס רחב מאוד בחברה הישראלית, אנחנו רוצים לקוות שגם בתמיכתכם, אי-אפשר להקפיא את החיים ואי-אפשר להתעלם מהצרכים השוטפים של יישובי קבע שהוקמו בתמיכת ממשלות ישראל, אנשים קנו ורכשו את ביתם שם כחוק, נולדו להם ילדים, לילדים הללו יש צרכים כמו לכל ילד במדינת ישראל, ואנחנו לא יודעים איך אפשר להתעלם מהצרכים הללו. ראש הממשלה גם הבהיר, בנוסף, שאנחנו מוכנים לחדש את המשא-ומתן עם הפלסטינים מייד, ללא שום תנאים מוקדמים, ואני רוצה גם להתייחס למה שאתם מציגים, כאילו רק עכשיו ראש הממשלה אמר שבעוד שבוע יהיה נאום חדש שלו והדברים הללו לא נאמרו מקודם. אז אני רוצה להזכיר לכם את תשובתי לפני שלושה שבועות, מעל הדוכן הזה, כשהאשמתם אותנו שהממשלה לא הציגה מייד מתווה מדיני. אני אמרתי כאן, שבכוונת ראש הממשלה ושר החוץ ללכת ולהיפגש באופן אישי עם כל הגורמים המשפיעים על התהליך המדיני, ובראש ובראשונה כמובן ללמוד באופן ישיר ובלתי אמצעי על עמדת הממשל האמריקני. לאחר שהתקיימה הפגישה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות-הברית והובהרה לחלוטין עמדת הממשל, נעשתה הערכה מחדש ונעשית גם בימים אלה אותה הערכה, וראש הממשלה, כפי שנאמר, ובעניין הזה אני מצטרף לעמדת יושב-ראש הכנסת, איזה נזק נגרם לישראל בתהליך הזה? אני שמח להשיב על השאלה שלך. הנזק העיקרי שנוצר, אם נוצר, הוא הנזק שאתם יוצרים אותו בניסיון ללבות את האש ולהעצים את חילוקי הדעות בין מדינת ישראל לקהילה הבין-לאומית. חבר הכנסת פלסנר, אם באמת הייתם מאמינים במה שכתוב במצע קדימה לגבי גושי ההתיישבות, אנחנו גם מימשנו את זה. היינו מצפים מכם לשמוע בעניין הזה אמירה הרבה יותר ברורה, לא רק כאן, כאשר אף אחד לא מקשיב לנו, אלא להוציא תמיכה ברורה בעמדת הממשלה בנושא הזה, כדי שיהיה ברור לכל הקהילה הבין-לאומית שיש קונסנזוס בנושא חיזוק גושי ההתיישבות. הייתי רוצה שתציע לנו קווים לנאומו של ראש הממשלה. אני לא הייתי רוצה להציע. בשביל זה יש נאומו של ראש הממשלה, ואני לא באתי לכאן להחליף את נאומו של ראש הממשלה בשום דרך. אתם תתאזרו בסבלנות. אני בטוח שההודעות לתקשורת ינוסחו עוד טרם הנאום. לכן אני לא דואג בעניין הזה. ולכן אין צורך שאני כבר כאן אנסה להחליף את נאומו. חבר הכנסת נחמן שי, פה זה לא משחקי רדיו.

זה מאוד רציני. זה רציני מאוד, וגם משחקי רדיו הם רציניים. כדי להסיר דאגה כנה מלבו של חבר הכנסת פלסנר,

יודע שהוא מאוד מודאג ולא ישן בלילות בגלל יחסיה הבין-לאומיים של מדינת ישראל, אני בטוח, הוא ראש המשלחת שלנו

אירופה, בהחלט, הייתי מבקש רק מהשר להסתייג מאמירתו "ראש השב"כ לשעבר", שכן חברנו חבר הכנסת, והשר לשעבר. זה רק כדי, השר לשעבר בהחלט אתה יכול לבקר אותו. השב"כ הוא של כולנו, ולכן לא כדאי, ההיפך, זה כדי להביע את הכבוד וההערכה שלי אליו, אני אומר את זה. לא כדי, יפה. חס וחלילה שלא יתפרש שזה ככינוי לעג, אלא להיפך.

אדוני היושב-ראש, אם הוא האשים את חבר הכנסת פלסנר שזרק אנשים מהבית, ולא טרח לומר שראש הממשלה דהיום, בהיותו בעבר, הצביע בעד מה שהוא קרא לזרוק אנשים מהבית, אני חושב שגם מגיעה התנצלות לפלסנר.

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת רונית תירוש בשם קדימה, ואחריה, חבר הכנסת רוברט אילטוב בשם ישראל ביתנו. נא להודיע לחבר הכנסת אילטוב, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר אדוני השר, אבל אני לא רואה. השר פלד נמצא פה. אוקיי. אדוני השר, חברי חברי הכנסת, תראו, אני לא מייחסת לי עמדות קיצוניות. אני חושבת שאני מייצגת בעמדותי ודעותי גישה די מתונה,

ואף שאני באופוזיציה ומצופה שמאנשי אופוזיציה תצאנה מלים בדרך כלל בוטות, ואולי מתלהמות, ותמיד נגד הממשלה, מצאתי לנכון בשבוע שעבר, ערב בואו של הנשיא אובמה לכאן, למזרח התיכון, לקהיר, לנאום את נאומו, חשבתי שלא יהיה נכון ואין זה נכון שיתקפו את ראש הממשלה בעיתוי המסוים הזה. לא חשבתי לרגע שאני מסכימה עם הדרך, או עם הדעות, ואני תיכף אדבר על כך. אבל אני באמת חושבת,

ואני עדיין חושבת שלעיתוי יש חשיבות, ויש גם מחירים. בעת ההיא לא נכון היה להחליש את ראש הממשלה דווקא כשאנחנו מרגישים שיש לחץ בין-לאומי ומעצמתי כזה ואחר שקשה לעמוד בפניו, ולא צריך גם מבית ללחוץ. צריך מבית ללחוץ בדיונים ענייניים, עם שיקול דעת, עם נימוקים. אבל זה לא נכון לצאת לתקשורת ולתקוף. מהנקודה הזאת אני רוצה לבוא ולומר לראש הממשלה כמה דברים, באמת מעמדה מאוד מתונה.

היו לי הרבה מאוד תקוות מראש הממשלה שאמרו עליו שהוא הכין עצמו במשך עשר שנים עם תוכניות גם בחינוך, גם בכלכלה, גם במדיניות חוץ, וכשהוא נסע לנשיא אובמה לוושינגטון, לא שמעתי ולא ראיתי שהיתה לו איזו תוכנית מדינית שהוא בא אתה שהיא בעצם תמלא את החלל, את הוואקום שנוצר, כי באין תוכניות טיבו של ואקום להתמלא. הוא לא הביא אתו תוכנית, ולכן לא הופתעתי שהנשיא אובמה בא עם תוכנית משלו. אני חושבת שבזמנו אריאל שרון הביא את תוכנית ההתנתקות כדי למנוע תוכניות של הליגה הערבית, של הליגה הזאת, של הליגה האחרת, כי לא משאירים ואקום, וראש הממשלה לא השכיל לבוא עם תוכנית. גם אם הוא מדבר על שלום כלכלי, זו לא תוכנית, בטח לא אופרטיבית. עובדה שאובמה בא עם תוכנית משלו. אני חושבת שמה שהולך לקרות בנאום הקרוב של ראש הממשלה, אני מאוד מקווה שהוא יתפכח ויבוא עם תוכנית. אני מקווה מאוד שהתוכנית הזאת תהיה גם תוכנית שלא תיצור התנגדויות של אומות העולם, לפחות מדינות העולם החופשי שאנחנו מאוד זקוקים להן, אלא נהפוך הוא, זה יהיה בהלימה לרוח הדברים שמנשבת גם מצדם של אובמה וסרקוזי ואנגלה מרקל, ובראון וברלוסקוני, וכל מי שאנחנו רוצים שיתמוך בנו וזקוקים לתמיכתו. אני מאוד מקווה שכך יהיה. אבל אני אומרת שוב, אם וכאשר התוכנית תהיה כזאת שמדברת בטרמינולוגיה, אני לא רוצה להיכנס למלים, אבל שמקבלת את מפת הדרכים כעיקרון, זה בוא נאמר הרע במיעוטו מבחינת הטרמינולוגיה. אני אצטער שהיא באה אחרי שאובמה לוחץ עלינו בתוכנית, או אחרי שהליגה הערבית לוחצת עלינו בתוכנית. אני חושבת שמנהיג חכם צריך להקדים תרופה למכה, וצריך להקדים ולבוא בתוכנית משלו

תירשם בתודעה הציבורית שלנו כאן בארץ ככזאת שהבאנו אותה באופן עצמאי. אני חושבת שהריבונות של המדינה והעצמאות בקבלת ההחלטות שלנו, מאוד מאוד חשובות למורל הלאומי וגם לתדמיתנו בעולם. ולכן חשוב שהמנהיג שלנו והמנהיגים שלנו תמיד יביאו קודם את התוכניות שלהם ויתעקשו עליהן, ויכול להיות שאחר כך, בתוך השיח ושיג, תהיינה פשרות. סביר להניח שתהיינה פשרות והתוכנית המקורית תקבל תצורה חדשה ואחרת, שונה. אבל זה בא כבר מתוך יוזמה שלנו. זה לא בא כמשהו שנכפה עלינו, ועכשיו אנחנו באים כדי להציל את עורנו עם תוכנית אחרת. אני מאוד מצרה על התהליך, אמר קודם חבר הכנסת דיכטר: חזון וחילזון, דווקא מצא חן בעיני,

באמת חושבת שאסור לנו להתמהמה ואני מאוד מקווה שיש סוף לזחילה הזאת, וראש הממשלה יבוא עם תוכנית שהיא תוכנית לאומית שלנו. אני יודעת שיש לו בעיות מבית. אני ערה לזה, אני קוראת, אני שומעת. אני רוצה לומר לו כאן, מעל הבמה הזו, שוב, על-פי השכל הישר שלי. ראש הממשלה לא צריך לדאוג למתנגדים שנמצאים בביתו, לקיצונים, לכוחות הקיצוניים שנמצאים בביתו. יש מספיק כוחות מתונים שיהיו להם האומץ והנחישות לתת לו את הגב ואת הגיבוי ככל שיידרש, על כל המשמעויות, כדי שהוא ילך עם התוכנית הזאת, שאני מקווה שהוא יביא, תוכנית שהיא בהלימה לרוח הדברים שנאמרו על-ידי אובמה וגם המנהיגים האחרים בעולם החופשי. אני רוצה להזכיר לכולנו, אם תרשה לי, ממש לסיום, אי-אפשר להמשיך בלי אופק מדיני. אי-אפשר לחשוב שנהיה מדינה אחת, כשאנחנו יודעים שהמצב הדמוגרפי פה יכול להפוך את הרוב היהודי למיעוט. זה ידוע ואני לא ארחיב. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. ראיתי במלחמה האחרונה שקרה משהו לסבולת הלאומית שלנו. כשהמלחמה מתנהלת באופן, איך אומרים? כמו בתוכנית ריאליטי, דרך מסכי הטלוויזיה בכל בית בישראל, וכשהכאב וההרג נכנסים לכל חדר שיש בו טלוויזיה ומומחשים לנו יותר, ויזואלית, ראינו שכוח העמידה שלנו הוא לא אותו כוח עמידה שהיה לנו בעבר מול מלחמות. אנחנו מבכים על כל קורבן והסבולת שלנו היא אחרת. צריך להביא את זה בחשבון. וצריך להבין, ובזה אני מסיימת, צריך להבין שאי-אפשר,

לא כדאי לוותר, אבל אי-אפשר לחיות על החרב לאורך זמן. אומה לא יכולה לחיות רק על זה, וצריך לבוא עם פתרון. אני אומרת לסיום: השורה התחתונה של התוכנית שראש הממשלה צריך להביא, צריכה להיגזר מזה שתהיינה פה שתי מדינות לאום. לא יעזור. זה צורך, גם צורך קיומי שלנו. אבל את הדרך, את התוכנית, איך להגיע לפתרון הזה או לשורה התחתונה הזאת זה המקום לפלטפורמה של דיונים וויכוחים בינינו, קואליציה-אופוזיציה וגם בתוך הקואליציה עצמה.

אולי פשוט כי אני לא מבין כל כך. מה קודם? שתי מדינות ואחר כך לא נחיה על חרבנו, או קודם לא נחיה על חרבנו ואחר כך שתי מדינות? אני חושבת שהא בהא תליא. אה.

ודאי שכן. ולכן, איך מגיעים לזה, איך מגיעים לזה, אני חושבת שזאת תוכנית שצריכה לידון בין הקואליציה לאופוזיציה, כמי שיש לו מטרה אחת משותפת, שלא נחיה לעולם על חרבנו.

תודה רבה. אני מודיע שגם משפחתי שהגיעה לפני 200 שנה, לא באה כדי לחיות על חרבה בארץ הזאת, כמו כל הוריכם, אשר באו לארץ לא כדי לחיות על חרבם. אבל היא חיה על חרבה. ובא לציון גואל, ואנחנו מקווים, ברוח האופטימית של חברת הכנסת תירוש, אבל אתה היושב-ראש של כולם, אדוני היושב-ראש.

בסרט המונומנטלי שיוקרן כולו ביום ראשון. רבותי, חבר הכנסת רוברט אילטוב כנציג ישראל ביתנו, גם לו חמש דקות, ואחריו, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, אני רואה את הצעות האי-אמון שהובאו היום לכנסת, ואני רואה שהממשלה, ממשלת ישראל, מושכת לעימות.

דווקא לא מרגיש שממשלת ישראל מושכת לעימות, אני דווקא מרגיש שמושכים אותנו לעימות. נכון. כי גם הממשלה הקודמת לא היתה מסכימה לדברים שהיום הממשל החדש מציע למדינת ישראל. הקפאה מוחלטת של ההתיישבות היא דבר קשה לא רק למדינת ישראל אלא בכלל לכל המוסד הציוני, שבהגדרתו ההתיישבות והעלייה הן הציונות. הוא בעצם בסכנה. ומה בא היום הממשל ואומר? הדרישה הפלסטינית בידי ממשל אמריקני באה ואומרת: בואו נקפיא את הציונות, בואו נקפיא את ההתיישבות. מבחינתי התיישבות וציונות זה היינו הך. אנחנו מוכנים לבוא ולהידבר, אנחנו מוכנים לבוא ולשקול דברים רציניים, אנחנו מוכנים לבוא ולקיים את חלקנו בהסכם, אבל גם לצד השני יש התחייבויות והם חייבים לעמוד בהסכם. לא יכול להיות שמדינת ישראל באה, לא יכול להיות שבהסכם הזה יש רק מדינת ישראל שחייבת לקיים את ההסכם. אין ספק שאנחנו צריכים להתפשר, אין שום כוונה למדינת ישראל ללכת לעימות חזיתי עם שום מדינה. אנחנו לא רוצים שום עימות. אבל מצד שני, לא יכול להיות שאנחנו נכרסם בעמדות שלנו, מיום ליום, ובכל פעם שנוותר נצטרך לוותר עוד ועוד ועוד. אני רק רוצה להזכיר לכם שבנושא של הקפאת ההתיישבויות, גם הממשלה הקודמת, שקדימה היתה בראשותה, הגיעה להבנות כלשהן עם ממשל בוש, שלא ניתן לבוא ולהקפיא לגמרי את ההתיישבות. יש גידול טבעי, יש צורך ללכת לגנים, הרי ברור שישראלים שגרים בהתנחלויות לא יכולים לשלוח את הילדים שלהם לבתי-ספר של פלסטינים, כפי שלפעמים חושבים באירופה היום, ואומרים: זה הגיוני, יכול לקרות מצב שאתם תשלחו את הילדים שלכם לגן-ילדים פלסטיני. הדבר הזה ברור שלא יקרה, לא יכול לקרות, הרי אנחנו יודעים שיכול להיות גם מצב של לינץ' במקרה כזה, והיינו עדים לדברים האלה. הנושא של שתי מדינות לשני עמים הוא נושא לוויכוח קשה מאוד. הרי מה רוצים הפלסטינים היום? הם רוצים מדינה נקייה מיהודים, ומדינה דו-לאומית שהיא המדינה השנייה. האם אנחנו הולכים על המצב של שתי מדינות לשני עמים,

שלעם היהודי תהיה מדינה ורק לעם היהודי? האם הם מסכימים לזה בכלל? מה הן המשמעויות האלה? האם באמת ממשל אובמה נכנס לעומק הדברים ולמשמעויות של הדברים שהם מצהירים היום? לכן הנושא של המדיניות הישראלית והמשיכה לעימות, אנחנו לא מושכים את אף אחד לעימות, לא הלכנו לעימות, וגם הממשלה הקודמת לא היתה מקבלת את הדברים האלה. לא ניתן לעצור את ההתיישבות. לעצור את ההתיישבות זה אומר פשוט להפסיק את המפעל הציוני. אז מחר יבואו ויגידו ערבים ישראלים: למה פה היהודים מתיישבים? פה אסור להם גם להתיישב, גם זה יש לנו זכויות. לכן, איפה הגבול? אנחנו צריכים להעמיד קו ברור איפה הגבול, ולהגיד: עד כאן. פה אנחנו לא מוכנים יותר לוותר. לכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

חבר הכנסת רוברט אילטוב. יעלה חבר הכנסת דניאל בן סימון, ואחריו, חבר הכנסת אמנון כהן. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שהדיון הזה, המדיני, הוא שעת האמת, לא רק של ראש הממשלה, לא רק של הליכוד, לא רק של קדימה, לא רק של העבודה או מה שנשאר ממנה, אלא בעצם של כל ישראלי. ואני אומר לכם: הדיון הזה הוא לא מה טוב לאמריקנים, אלא מה טוב לנו. אני חייב לומר שההופעה של אובמה והנאום שלו בקהיר הציתו תקווה בכל העולם וגם בישראל, כי שמונה שנות בוש ושלוש שנותיו של אהוד אולמרט היו בזבוז מבחינת קידום השלום, היו החמצה איומה. הסחבקיות של אהוד אולמרט והחיבוקים והחיוכים והנשיקות לא הזיזו סנטימטר אחד בעניין המדיני, ואני אומר את זה בצער. לכן זו הזדמנות יוצאת דופן שנשיא שנתמך תמיכה מוחצת בידי רוב אמריקני, לרבות הקהילה היהודית בארצות-הברית, מתפנה אלינו ואומר: רבותי, הגיע הזמן להפסיק. 42 שנה אחרי מלחמת ששת הימים הגיע הזמן להפסיק,

נהיה אולי הסכסוך האחרון בעולם אחרי שדרום-קוריאה תתחבר עם צפון-קוריאה, ואולי פקיסטן פה ושם עם הודו. בסוף נישאר, כשילמדו תלמידים בשיעורי היסטוריה וגיאוגרפיה על סכסוכים בעולם, אנחנו עלולים להיוותר בודדים כמו ערער בערבה. ולכן אני אומר שזה אינטרס, אני לא אומר את זה כחבר כנסת,

זו תקווה שאסור להחמיץ אותה. אני לא רואה, באמת זה לא חשבון פוליטי אם זו הצעת אי-אמון של הליכוד או של העבודה או של קדימה, אלא איך אנחנו ניראה בעוד 20 שנה, אם ילדינו ימשיכו לכתת רגליהם בקסבה של שכם כמו שהבן שלי עשה שלוש מתוך ארבע שנות השירות שלו. האם גם הנכד שלי יעשה את זה? ואני אומר לכם, דמותנו כחברה תיקבע על-פי היכולת שלנו להגיע לאיזה תהליך, פחות תהליך ויותר שלום. מה ברק חושב באמת? אגב, אני מצטט את הדברים שלו. מה שאני אומר עכשיו זה לא אני, זה הוא. יש לי יסוד להאמין, חברי חבר הכנסת מולה, שנתניהו יפתיע. זו פנטזיה שאני מטפח לעצמי. מכיוון ששנים עקבתי אחרי זה ככותב, אני חייב להתוודות שהימין עשה יותר שלום מאשר השמאל. השמאל הוא יותר small talk מאשר שמאל של שלום. ולכן אני אומר, כמי שעקב אחרי זה, ראיתי את אריאל שרון מפנה את עזה, ראיתי את מנחם בגין מחזיר את סיני, עושה שלום, ויגאל אלון עומד פה, נסיך תנועת אחדות העבודה, ונמנע בהצבעה הזאת.

אני אומר את זה כאיש מפלגת העבודה. תקבלו הכול ממני, יושר מעל הכול. זה היה המצב. לכן ראיתי גם את בנימין נתניהו מביא את הסכם-וואי לליכוד, ראיתי אותו עושה גם הסדר בחברון. והתקנאתי, למה אנחנו לא עשינו את זה? למה אנחנו לא עשינו את זה? לכן, לא קשור לעניין האי-אמון, אני נותן צ'אנס לראש הממשלה הזה שיבין שהוא קיבל הזדמנות נוספת והיסטורית, כדי להצית תקווה בקרב הנוער,

יהודים וערבים כאחד, אז למה המורדים בונים עליך? זחאלקה, בוא נאמר שלא שמעתי את ההערה הזאת. בוא נתנהג כאילו לא אמרת אותה. זה כתוב בעיתונות. כל האזרחים בארץ יודעים את זה. אני חושב שהיושב-ראש אוסר עלי לדון בנושא של המורדים, זו סוגיה פנימית שהשתיקה יפה לה. אתה לא רוצה שאני אפרט כאן את הבעיות.

יש לך דקה ושש שניות. הלוואי. אם תגיש הצעת אי-אמון על המורדים, אני מוכן לדבר על זה. העניין הזה של המורדים עובר ממפלגה למפלגה, כל פעם זה במקום אחר.

אני מייחל ליום שאצלכם יהיו מורדים, במיוחד אני מייחל שבליכוד יהיו מורדים, כי אז נדע שזה תהליך רציני,

מולה, שראש הממשלה הזה צריך לעזור לו ואולי לגאול אתכם מהייסורים האלה של ישיבה באופוזיציה. זה לא מקומכם הטבעי, אתם נראים לי סובלים במיוחד. לכן, אם יהיה תהליך ויהיו מורדים בליכוד,

אני רק מקנא שאתה מאמין לו. תשמע, במובן הזה אני באמת אדם נאיבי, באמונה שלי, להאמין בבני-אדם, ואני אדבק בזה עד יומי האחרון, כי אם אפסיק להאמין, אין טעם לחיים. ולכן צריך לחלום, ולהאמין ולקוות שבנימין נתניהו ידע שיש על כתפיו משימה היסטורית להתחיל להניע תהליך שנתקע בשנים האחרונות. אני אומר שמפלגת העבודה, אני מבקש לסיים. אני יודע, אתה לא אוהב מה שאני אומר עכשיו, אה? לא, להיפך, נתתי לך דקה יותר. כי קראתי היום על השר שלך, השר ישי, שהולך להשקיע עשרות מיליונים מכספי הרווחה בהתנחלויות. נחמץ לבי, כבוד היושב-ראש,

כדבר איש אל רעהו. נחמץ לבי. אני חושב שלאזרחים בהתנחלויות יש זכויות מלאות לקבל את כל מה שמגיע להם.

אם חשבתי להצטרף לש"ס, העניין הזה הוריד את זה מהפרק. ולכן, כבוד השר מרגי, לא אוכל להצטרף אליכם לאור ההצעה שהיתה היום. אני באמת מייחל שראש הממשלה הזה יזקוף את קומתו וילך לתהליך היסטורי על-חשבון המפלגה שלו, ואז נוכל לומר שבנימין נתניהו כיפר בגדול על הכהונה הראשונה שלו.

תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. יעלה חבר הכנסת אמנון כהן. ברצוני לברך בברכת ברוכים הבאים את הילדים מקריית-ים, אורחיו של חבר הכנסת שלמה מולה. ברוכים הבאים. חבר הכנסת אמנון כהן, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, תודה,

חברי חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול לחזק את ידי ראש הממשלה ואת כל חברי הממשלה על עמידה איתנה ועל עקביות. אני בטוח שכולנו בבית הזה רוצים להביא שלום למדינה, שלום לדורות הבאים. אני בטוח שאנחנו נעשה זאת בשיקול דעת, בהבנה. ולכן כל ההצהרות וכל האי-אמון הזה, אני חושב שבסופו של דבר כולם יתבדו ויגידו שזו הממשלה שתביא שלום, אבל שלום-אמת.

רוצה להגיד שמאוד נהניתי מהנאום של נשיא ארצות-הברית, שנגע כמעט בכל הדברים הקשורים הן למדינה והן לעולם. הוא דיבר כמנהיג אמיתי והציג את הדברים ואת הבעיות ברמה מאוד גבוהה אינטלקטואלית. אני חושב שבהידברות פותרים את הבעיות. הרי מדינת ישראל וממשלות ישראל ניסו כל פעם, בכל דרך, להביא את השלום, ואפילו בנסיגה חד-צדדית, כאשר סיעתנו, סיעת ש"ס התנגדה לדרך, כי אם אומרים בהידברות, כי אם אומרים בשיתוף פעולה, חייב להיות שיתוף פעולה בין הגופים, בין המדינות. אבל אמרו, בואו ננסה, בואו נראה, ייתכן שזה ייתן לצד השני להבין שהנה, חד-צדדית אנחנו נסוגים, נותנים לכם את המקום, עוקרים מהמקומות האלה את המשפחות, את האנשים שישבו שם כמעט 40 שנה, דור שלישי, ועד היום לא מצאו את מקומם ואת ביתם. אבל אמרנו, בואו ניתן. כולנו ידענו, אנחנו פה בבית הזה, וגם סיעתנו התנגדה לזה, לא כדי שלא ניתן, אלא כי זה לא יעזור, כי אין שלטון, אין שליטה, אף אחד לא מדבר בקול אחד, יש ארבעה ארגונים שכל אחד מושך לכיוון שלו. במקום שבמקומות שפינינו יבנו יישוב, יבנו גני-ילדים, יבנו מקומות לתיירות, לתעסוקה, מה עשו? חורבן שלם. התקרבו לאזורים שלנו והתחילו לירות "קסאמים" על ילדים, נשים וזקנים. אז עם מי אנחנו מתעסקים? קודם כול, צריך לתת אפשרות לצד השני להתגבש, להנהיג, לגבש חזית אחת, שאם אתה עושה הסכם עם מישהו, שיהיה לך צד שני ולא רק צד אחד ייתן ויוותר וכל פעם עושים מחווה לאבו מאזן ומשחררים עוד עצורים, עוד אנשים, ובצד השני אתה רואה שלא מסוגלים פשוט. המצב עוד לא הבשיל, אין עם מי לעבוד.

את נשיא ארצות-הברית, שרוצה למעשה להוביל מהלך, מהלך כן ואמיתי, אבל בוודאי ובוודאי לא על-חשבון הביטחון של מדינת ישראל, לא על-חשבון ביטחון האזרחים שבמדינת ישראל. ואנחנו, כחברי כנסת, כממשלה, נעמוד על כך בוודאי, ובוודאי לא נתפשר על הריבוי הטבעי בגושים שלגביהם סוכם כבר גם עם ארצות-הברית, עם ממשלות קודמות, ובוודאי נעמוד על כך, וזה אופן ההידברות, שיש דברים שאנחנו נעמוד עליהם עד הסוף, ויש דברים, שיהיו קשים אולי, שנצטרך לקבל הכרעות, אבל אני חושב שעדיין הצד השני לא הבשיל ולא מוכן. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו כמדינה צריכים לשמור על ביטחוננו ולא להתפשר כהוא-זה על שום דבר בדברים הללו, ואני מציע לדחות על הסף את הצעות האי-אמון. תודה לחבר הכנסת אמנון כהן. יעלה סגן שר הבריאות, חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. לרשות סגן השר חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, היחסים עם ארצות-הברית מאוד חשובים לנו, אני חושב שצריך לשמור את זה כאסטרטגיה, אבל אני מציע ללמוד מראשי הממשלה לשעבר מה הציעו, מה הערבים לא קיבלו, ומשם להתקדם הלאה. בואו נתחיל. היה ראש ממשלה, קראו לו אהוד ברק. אהוד ברק רצה להחזיר 95% מהשטחים, פתרון כולל על הכול. גמר עם ביל קלינטון, עם נשיא ארצות-הברית לשעבר,

כמעט גמר הסכם. מעניין מאוד שיאסר ערפאת לא הסכים, הוא רצה 105%, הוא לא הסתפק ב-95%. זאת אומרת, למדנו שלהחזיר 95% שטחים לא מספיק. אחר כך היה ראש ממשלה, אריאל שרון. אריאל שרון הציע, חבר הכנסת אמנון כהן. חבר הכנסת זחאלקה,

יואיל בטובו. אדוני, פעם ראשונה בכנסת שסגן שר מדבר בשם סיעתו בדיון על, הוא יושב-ראש סיעה גם-כן. סגן שר הוא חבר כנסת. אני לא אמרתי שלא, אבל לא היה מקובל כדבר הזה. לידיעתך. לידיעתך. אז תתפלא לשמוע שיש סגן שר שבא לדיונים. תגידו תודה רבה. בסדר,

חבר הכנסת זחאלקה, מאחר שהדיון הוא דיון סיעתי, סיעה רשאית לקבוע,

חבר הכנסת מולה, מי שיש לו תיק, יש לו זמן לכול. אבל תגיד לי רק מתי הפעם האחרונה ששמעת סגן שר, אני ראיתי ששרים גם דיברו בשם סיעתם, לא רק סגן שר.

אגב, סגן שר, אין לו רשות להיכנס בכל דיון? לא, לא, יש לו.

לא, לא, לא. אתה יכול להיכנס לדיון. אני רק רציתי לדעת באיזה כובע אתה, האם אתה עכשיו מדבר בשם סגן שר או, אני כרגע עם כיפה, בלי כובע. עם כיפה. חבר הכנסת זחאלקה, לגופו של עניין. סגן שר יכול לעלות לדוכן בשם סיעתו בדיון סיעתי. הדיון הוא סיעתי, אין בזה בעיה. יתירה מזאת, שר שיושב פה יכול לעלות בכל רגע לדיון. זה סיפור אחר. הוא מדבר כשר, לא כנציג סיעתו.

ימשיך כבודו, ימשיך. תודה, אדוני.

אחר כך היה אריאל שרון. אריאל שרון בא והוא הציע לפנות שטחים, גוש-קטיף, פינה אותם ברצון, בלי תמורה. עד רגע זה עדיין המשפחות שפינו אותן לא הגיעו לשום יישוב קבע, חלק גדול מהן. ולא עזר, נהיה מצב יותר קשה. עובדה שמשם יורים כל הזמן, מעזה, ולא נהיה יותר טוב. אחר כך היה ראש הממשלה אהוד אולמרט, והוא הציע שתי מדינות לשני עמים, זה כבר היה בתקופתו. היו לו שנתיים עם בוש, עם ההצעה הזאת, אפילו יותר, שהתגלגלה בתור הצעה. ותתפלאו לשמוע, רבותי, גם זה לא הלך. זאת אומרת, מה היה לנו כאן? היה לנו ככה. להחזיר 95% מהשטחים,

כי הערבים סירבו לקבל, לפנות יישובים, אפילו בלי הסכמה, בלי הסכם,

שתי מדינות לשני עמים, לא עזר. רבותי, תגידו מה אתם רוצים.

אני לא רואה, באחת מהצעות האי-אמון ראיתי: המדיניות של הצעת השלום, כביכול, של ארצות-הברית, לא ראיתי איזה הצעה שאובמה הציע בינתיים. בינתיים הוא דיבר על דבר אחד: לפנות יישובים. ראינו את זה אצל שרון, זה לא עזר. פינו, לא עזר. אז לא לעשות התנחלויות חדשות, כבר היתה תקופה שהקפיאו, גם זה לא עזר. אני רוצה לדעת, אם יבוא מישהו, כולם רוצים שלום, אני רוצה שלום. רבותי, לא מבין במדיניות חוץ וביטחון, אני יודע דבר אחד, שלכל דבר יש מחיר. אני לא רואה שעושים שלום, עובדה שכל הדברים שעשו עד עכשיו לא עזרו, ולכן אני לא מבין מה זה כל המשבר הזה.

נשיא ארצות-הברית ויגיד לנו בדיוק על איזה דבר הערבים כן מסכימים. אני לא רואה עד לרגע זה שום דבר.

תודה לסגן השר, הרב יעקב ליצמן. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אינו נוכח, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח. חבר הכנסת ניצן הורוביץ יעלה ויבוא.

דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, בדרך כלל, לפעמים, הצעות אי-אמון הן קנטרניות ולא תמיד ראויות להצבעת אי-אמון, אבל הפעם, הפעם זה לא כך. הפעם יש בסיס רציני ביותר לטעון שהממשלה הזו אינה ראויה לאמון, הממשלה הזו והעומד בראשה מביאים את ישראל לעימות מול ארצות-הברית. אחרי הדברים שאמר אובמה בקהיר אי-אפשר להמשיך כאילו עסקים כרגיל. זה נגמר וצריך להגיד את זה בצורה הברורה ביותר. כבר 42 שנה, ואנחנו בשבת ציינו את יום השנה לכיבוש, כבר 42 שנה אנחנו כובשים ומדכאים כל סיכוי לעתיד שפוי לפלסטינים, אבל גם לנו, לישראלים. הכיבוש הממאיר הזה אוכל את המדינה הזאת ומונע מאתנו את השלום. אובמה, נשיא ארצות-הברית, אמר שהגיע הזמן להיות כנים, הגיע הזמן להגיד את האמת, והאמת היא חדה יותר מתמיד. לא רוצים שנראה את האמת, ולכן השבוע הוציאו הוראה לאסור על הנשים של "מחסום Watch" לעמוד בקרבת המחסומים ולתעד את מה שמתרחש בהם יום-יום, לא רוצים שנרגיש את האמת ולכן סוללים עוד ועוד כבישים עוקפים,

בבקשה לשבת. ועוד ועוד גדרות וחומות, לא רוצים שנדבר על האמת, ולכן ממציאים עוד ועוד חוקים שמגבילים את חופש הביטוי ואת חופש ההפגנה, והרי אין כמעט יום בכנסת כאן בלי שעולה חוק כזה, חוק ה"נכבה" וחוק הנאמנות וחוק הפגנת היחיד וחוק שאוסר פרסום נגד מדינה יהודית דמוקרטית. אבל הם אלה שאינם רוצים שנראה את האמת, הם אלה שמדי יום הורגים את המדינה היהודית הדמוקרטית, כי המשך הכיבוש הוא הפגיעה הקשה ביותר בנו, בעתיד שלנו. כבר היום, רבותי, בין הים התיכון לנהר הירדן יש מספר שווה של ערבים ויהודים. זו האמת, והיום כאן אנחנו אומרים רק את האמת. ללא פתרון מהיר של שתי מדינות לשני העמים, שזה אומר מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין, תהיה כאן מדינה עם רוב ערבי פלסטיני שיחיה תחת משטר של אפרטהייד בנוסח ישראלי. לא מדינה יהודית, לא מדינה דמוקרטית, לא מדינת כל אזרחיה, לא מדינה חופשית אלא מדינה פצועה וחבולה ומרוסקת, מוחרמת ומנודה בעולם. הכתובת כבר על הקיר, רוב הציבור בישראל כבר מבין את זה, אבל הממשלה הרעה הזאת, של ביבי וליברמן וברק ואלי ישי, מנהלת עכשיו את הקרב הגדול נגד שתי המדינות. ואל תטעו, הקרב הזה איננו נגד אובמה, ואיננו נגד ה"חמאס", ואיננו נגד הטרור. זה קרב נגדנו, נגד הרצון שלנו לחיות כאן בשלום, במדינה שפויה ונורמלית. ולמען מי, אני שואל אתכם, מנהל ביבי את הקרב הזה?

למען השגשוג הכלכלי? למען ההשכלה והתרבות? למען האנשים שמפוטרים עכשיו מהעבודה בקצב של 20,000 לחודש? למען מי הוא מחסל את הסיכוי היחיד לשלום באזור הזה,

לאיזו מטרה?

יש לי רשימה מעודכנת למען מי מחסלים את הסיכוי לשלום: למען מעלה-רחבעם, מעוז-אסתר, אש-קודש, גבעת-חסדי-השם, אלוני-שילה, ועוד ועוד מאחזים ונקודות ומצפים והתנחלויות. הוא לא נלחם אפילו למען גושי ההתיישבות או ההתנחלויות שקרובות ל"קו הירוק" לא. הוא נלחם על המאחזים הסהרוריים האלה, על נוער הגבעות הוא מקריב את היחסים שלנו עם ארצות-הברית. זה מטורף, זה הזוי, זה לא שפוי, וכל כך הרבה אנשים,

היו בטוחים שהוא השתנה והפעם השנייה שלו בראשות הממשלה תהיה אחרת, שקולה יותר, נבונה יותר, מנוסה יותר.

רק חודשיים עברו מאז הקים את הממשלה האיומה שלו, והכול מתפרק. ממשלה כזו וראש ממשלה כזה אינם ראויים לאמון.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת אחמד טיבי. אף שלא נכחת, אני מחזיר את הגלגל אחורה, ואאפשר גם לך לדבר וגם לדב חנין וגם לבן-ארי, על מנת שלא נקפח אף אחד. מאחר שמדובר בהצעת אי-אמון, וזה דיון סיעתי, אאפשר לכל הסיעות לדבר. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אתמול עברתי דרך מחסום קלנדיה בחזרה לירושלים, ובדקה אותי חיילת, ואחרי שהיא הסתובבה, קראתי מה כתוב על השכפ"ץ שלה מאחורה. ובכן, מה היה כתוב על השכפ"ץ הצה"לי שלה מאחורה? כהנא צדק.

שירות רגיל. יכול להיות שהיא לא כתבה את זה. כתוב על השכפ"ץ. זה שכפ"ץ צה"לי. השכפ"ץ הצה"לי הזה עובר מחייל לחייל. היות שאני יודע שהחיילת הזאת משרתת כבר כמה ימים שם, אומרים לי שהיא נמצאת כמה ימים עם השכפ"ץ הזה, ועוד לפני העירו לה. המחסום הזה של קלנדיה הוא אחד הגרועים שיש

כאשר מגיע אוטובוס, למשל, מצד אחד, ואנשים צריכים להיבדק ולעבור לצד השני, עד לפני כמה שבועות היו משאירים בתוך אוטובוס ילדים, נשים, זקנים וחולים. מזה כמה שבועות מורידים את כולם. כולם צריכים לרדת וללכת ברגל.

אני לא קושר בין הדברים, אבל זה כל כך משתלב, שהכיבוש, טבעו להתעמר. האמת, אני לא כועס על החיילת הזאת. אתה יודע מה? אני אפילו לא מבקש ממנה להוריד את זה, אף שאמרתי לה שזה עבירה על החוק, זה הזדהות עם ארגון טרור, על-פי חוק, הסתה לגזענות. ואז החיילת השנייה אמרה: טוב, מה זה עניין הכנסת? זה לא עבירה על החוק, אבל מה זה עניין הכנסת?

זאת האווירה שיש שם. ככה מתנהגים לאנשים, ככה מתנהגים לנשים, לילדים. ולכן הבעיה זה לא להוריד מאחז, אדוני היושב-ראש. צריך להוריד את הכיבוש, להוריד לו את הראש, decapitate, את הראש של הכיבוש, כדי שהחיה הזאת תפסיק לחיות. איך מורידים? מחליטים על סיום הכיבוש, או בהסכמה או בהחלטה בין-לאומית. מתברר שלחץ עוזר. רק לפני כמה ימים ביבי התנגד לחזון שתי המדינות. רק לפני כמה ימים. אבל רבים בבית הזה אמרו וציפו, אני אחד מהם, שהוא יתכופף, שהוא יעדיף את ברק אובמה על ציפי חוטובלי. שיקול סביר, שהוא יעדיף

רם עמנואל על דני דנון. שיקול סביר, שהוא יעדיף את הקולונל ג'ונס, גנרל, על אורי אורבך. זה לא בסדר שאתה מקפח

אמרו לי: שכחת את מירי. שהוא יעדיף את הילרי קלינטון על מירי רגב. צריך לשדרג אותה, בכל זאת. אל תיקחי את זה באופן אישי, ציפי. אבל עד כמה האפשרות להתכופף תוביל את ביבי? אגב, אני לא מאמין לשינוי הזה. זה שינוי קוסמטי. הוא יסכים על מפת הדרכים, בתוכה יהיה כתוב, הרי כתוב: שתי מדינות, מדינה פלסטינית, ואז הוא יגיד לנו: מדינה פלסטינית, שישראל שולטת על המרחב האווירי שלה, היא לא שולטת על המעברים, על מקורות המים, אין עצמאות וריבונות מוחלטת, "אנדורה לייק". משהו כמו אנדורה. הוא כבר אמר את זה. ככה הוא חושב, צריכה להיראות המדינה הפלסטינית. הוא חושב שהוא יכול למכור לנשיא אובמה ישראבלוף. האמת היא שבממשל הזה יש סימנים שהבלוף נגמר. יש סימנים. לא עוד השקר הישראלי הטיפוסי או השקר המוסכם, הישראלי-האמריקני, שהיה בממשלה הקודמת. אגב, הממשלה הקודמת כלפי העולם דיברה לא רע, דיברה גבוהה-גבוהה על הידברות, על משא-ומתן, על שתי מדינות, ובנתה אלפי יחידות דיור בהתנחלויות. ולכן, הורדנו את הראש לכיבוש בגוש-קטיף. הגיע לשם ה"חמאס". הוא זורק אתכם מהקומה השביעית, זה יותר גרוע מאשר לא לתת לאשה לעבור ברמזור. זורק אתכם מהקומה השביעית, אתם לא רוצים את זה. חבר הכנסת דוד רותם, תאפשר לו לסיים.

אני תוהה עד איפה יגיע האופורטוניזם הפוליטי. כדי לשרוד ולשמור על הכיסא המיניסטריאלי וראשות הממשלה משנים אידיאולוגיה מקצה אל הקצה בטלפון של הבית הלבן. בעקיצה של רם עמנואל. משקשקים מפחד מרם עמנואל. אגב, אומרים שבלשכת ראש הממשלה שוקלים לשים את התמונה של רם עמנואל ומסביבה המשחק הזה של החצים, כל הזמן על רם עמנואל דווקא. ולכן, אדוני היושב ראש, אני לא קונה את מה שהולך לומר ראש הממשלה נתניהו בבר-אילן, לא בכנסת,

כי הוא מזלזל בכנסת. הולך לומר את זה בבר-אילן, כי הוא ינסה למכור טקסט, כשהוא מדבר, הוא מדבר. שיבוא לדבר פה. אדוני היושב-ראש, אין אופציה אחרת. או שתי מדינות שכנות עצמאיות בגבולות 67' או מדינה אחת. מי שרוצה להכריע בין זה לזה, שיכריע. אני תומך בשתי מדינות. אבל העולם לא יקבל את האופציה השלישית, ניצן, של אפרטהייד ישראלי, שהוא לא זה ולא זה, וטובה שעה אחת קודם. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

מערכת היחסים של מדינת ישראל עם ארצות-הברית, ויש לי תחושה בזמן האחרון שאצל ציבורים רחבים, במיוחד כאלה שיושבים כאן, מערכת היחסים של מדינת ישראל ושל העם בישראל עם ארצות-הברית הפכה להיות מטרה בפני עצמה. לא משנה מה המחיר, לא חשוב אילו ערכים נאבד בדרך, לא חשוב בכלל מה הילדים שלנו ישלמו בעתיד, לא חשוב בעבור איזה נזיד עדשים נהפוך חזון של דורות לבכייה לדורות. כולנו שמענו בשבוע שעבר את נשיא ארצות-הברית אובמה בנאום הרהוט שלו, אי-אפשר לקחת לו את הרהיטות, את הכשרון, ואני מאוד מאוד נהניתי, וחשבתי שהנאום מאוד מאוד מוצלח, כי הוא לא כיסה על המטרה הסופית.

האיש לא דיבר על מעוז-אסתר, חבר הכנסת הורוביץ,

הוא גם לא דיבר על אש-קודש, הוא אפילו לא דיבר על אלוני-שילה, הוא דיבר על בינאום ירושלים, אדוני השר, הוא דיבר על רמות, על פסגת-זאב, הוא דיבר על גילה.

כשלא רוצים לראות ולא רוצים לשמוע, יכול להיות ששמענו נאום שונה? את לא שמעת על בינאום ירושלים?

אז תשמעי את הנאום שוב, ותשמעי בדיוק מה שהוא אמר. יכול להיות שלא רצית לשמוע,

תפנה אותי למראי מקומות. אני אפנה אותך למראי המקומות. מול קהל אוהד, כלשונו, רודף שלום ואוהב שלום,

כולנו מכירים את הסובלנות של הפונדמנטליסטים המוסלמים. הנאום הזה הזכיר לי נאום אחר, עתיק קצת יותר, נאום מספר הספרים שמוכר גם לעם האמריקני. אני לא יודע אם זה מוכר לנשיא עצמו, מהתרבות שממנה הוא בא, אבל לעם האמריקני הוא מוכר. בספר ישעיהו הנביא מתאר את מלך אשור: אימתני, מלך של אימפריה עצומה, עומד בירושלים. הנביא מתאר אותו עומד אחרי שהוא כובש את מגרון,

מגרון מוזכרת שם, ואת עיט, ועוד כהנה וכהנה, והוא אומר: עוד היום בנוב, הוא עומד ומנופף ידו "הר בית ציון גבעת ירושלם", ומסמן, בזמנו זה הזכיר לי גם את נאום מיליון השהידים, אלקודס, "ובעד", "ובעד" "ובעד". אנחנו מסרבים לשמוע את זה, ונדמה לנו כל הזמן שהם מבקשים את מעוז-אסתר, את אש-קודש ואת רמת-גלעד ואת חוות-גלעד.

אני רוצה להגיד לכם שלא מעניין אותו לא מגרון, ואפיל לא חברון. להערכתי, אני לא יודע אם אותו או את מי שמוביל אותו מעניין לפרק אותנו מהתשתיות הערכיות שלנו. כשאנחנו מפרקים את עצמנו מירושלים אנחנו מפרקים את עצמנו מהתשתית הערכית שמצדיקה את כל הקיום שלנו כאן, את כל חלום הדורות. מה לעשות, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, יש בינינו כאלה שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, מסרבים לראות את הקולות, מכסים את העיניים מראות את הכוונות האמיתיות. יש כנראה תנועות אנטי-ישראליות במובהק שמובילות במכוון או שלא במכוון להגשמת החלומות דרך ארצות-הברית של הגרועים באויבינו. ברוח פרשת השבוע אני מציע לכולנו להידבק בדרכם של גדולי המאמינים, גדולי המנהיגים, פרשת שלח-לך, הדרך המובטחת לארץ-ישראל, נשלחים 12 אנשים לארץ-ישראל, רואים את הארץ הטובה, אבל הם רואים ענקים וערים בצורות ומתים מפחד, ורואים את עמלק, ועומדים שם שני גיבורים, שהפכו להיות גיבורי האומה, והיחידים שנכנסו אל הארץ, כלב בן יפונה ויהושע בן נון,

עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. רבותי, אני רוצה שנבדיל בין האמצעי לבין המטרה. ארצות-הברית היא אמצעי, המטרה היא החזרה של עם ישראל לארצו כולה, וחברון היא לפני תל-אביב, וגם מגרון. ואנחנו צריכים לשוב אל החלום הזה של האבות. החלום של עם ישראל לא יכול להיות מעוצב בשום אופן על-ידי חזון אובמה.

החגבית, של פחד איום ונורא מה יגיד הפריץ באמריקה בלי שנעשה חשבון מה צופן העתיד, מה תפקידה של המנהיגות בישראל,

העם בישראל. אני שואל אתכם: זה מה שחשוב? יחסי ישראל ארצות-הברית? זה מה שההורים שלנו חלמו עליו? זה מה שהסבא והסבתא שלי חלמו? על מה אובמה יגיד ומה הוא יצהיר, ומה אני אשמע לו ומה אני לא אשמע לו? זה מה שחשוב? אנשי שעה אנחנו? עבדי זמן אנחנו? יאהבו אותנו או לא יאהבו אותנו? זה תפקיד של מנהיגות בישראל? רבותי, התשובה היא חד-משמעית: ההורים שלי ושלכם לא ידעו מי זה אובמה הנוכחי, אבל הם הכירו אחרים. הם חלמו שיום אחד יקום דור של מאמינים, של חולמים וגם מקיימים, כמו כלב בן יפונה ויהושע בן נון, עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אני מבקש מראש הממשלה להפסיק את הגירוש בפועל של הילדים שלנו מהבתים שלהם. אין לילדים שלנו איפה לגור. אין מרפסת אחת. המשחקים האלה עם מעוז-אסתר ופה ושם זה לא העניין, העניין הוא הקפאת ההתיישבות כבר שבע שנים. זאת גזירת שמד על ההתיישבות, שההתיישבות כבר לא יכולה לעמוד בה. זו זעקה גדולה ומרה. ואני מבקש מהממשלה שנבחרה למען ובהבטחה לעם ישראל, לא בחרנו את אובמה, בחרנו פה ממשלה שתבנה ותיישב את ארץ-ישראל. עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.

תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. לרשותך חמש דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הדיון שמתנהל על ההתנחלויות הוא דיון מאוד חשוב, הוא דיון מאוד חשוב, כי הוא עוסק למעשה בגרעינה האמיתי של המדיניות הישראלית בשטחים. יש לאורך השנים דיבורים, שמדי פעם מתחלפים, לעתים הם שקריים יותר, לעתים הם שקריים פחות, אבל בדרך כלל הם ריקים מכל תוכן, על שאיפה לשלום, והתקדמות לשלום,

מעט מדי מעשים בתחום הזה. הרבה מאוד מעשים בתחום ההתנחלות. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לתת לכם כמה נתונים: מאז 2001, אדוני היושב-ראש, נוספו בשטחים הכבושים עוד 95,000 מתנחלים והוקמו עוד 100 מאחזים. בעשר השנים הראשונות אחרי 1967 הוקמו בסך הכול 32 התנחלויות, שבהן חיו 6,000 מתנחלים. אני מדבר על התנחלויות מחוץ למזרח-ירושלים. היום יש 127 התנחלויות, ועוד 100 מאחזים, שחיים בהם כ-300,000 מתנחלים, ולכן לא צריך להיות דמוגרף כדי להבין שכל הדיבורים הנאים על ריבוי טבעי, אפילו אם זה היה ריבוי טבעי ששובר את השיאים בכל העולם, ברור שגידול של 100%, במהלך שמונה שנים, מ-2001 ועד 2009, עמיתי חברי הכנסת, ברור לכולנו שזה דבר בלתי אפשרי.

כאשר אני מדבר על השנים 2001 2009, אלה שנים שברובן מי שמחזיק בתפקיד שר הביטחון הוא חבר מפלגת העבודה, ולכן הטענות שלי אינן רק לימין הקיצוני הגלוי, אלא גם לימין הקיצוני החבוי תחת הכותרת "מפלגת העבודה". סיפור אחד מהווי ימים אלה, ההתנחלות סנסנה, ההתנחלות הזאת מורחבת היום באישורו של שר הביטחון ברק, תוכנית מיתאר מפורטת לבניית ההתנחלות הזאת, שנמצאת בדרום הר-חברון, הופקדה באישור שר הביטחון. בשלב הראשון מכשירים שם בדיעבד יותר מ-50 יחידות דיור שהוקמו ללא היתר על-ידי תושבי המקום. בשלב השני יאושרו כ-400 יחידות נוספות. אגב, המרחק בין שני האתרים הוא 3 קילומטרים, אבל אין אפילו כביש שמחבר בין שני האתרים האלה. החלק השני, 400 היחידות הנוספות, מוצג כהרחבה של אותה התנחלות. עמיתי חברי הכנסת, זו כמובן רק פיסה קטנה ממעשה התנחלות עצום שנעשה כאן בניצוחו של שר הביטחון הנוכחי. מתבצעת בנייה מאוד מסיבית בהתנחלויות יקיר, רבבה וברקן, בביתר-עילית ובמודיעין-עילית יש בנייה נוספת בהיקפים גדולים מאוד, במעלה-אדומים בחלק המזרחי יש אתר בנייה גדול מאוד, בהתחלת כפר-אדומים יש אתר של בניית וילות, במעלה-מכמש ובכוכב-השחר יש הכשרת קרקע לבנייה. נוסף על כך,

עמיתי חברי הכנסת, באתרים רבים בשטחים יש הצבה של מקבצי קרוונים חדשים, שנוספו ממש בחודשים האחרונים. אני יודע שהנתונים האלה מתקבלים כסוג של איזון למה שמבקרים את הממשלה הזאת מספסלי הימין הקיצוני. אני רוצה לומר לכם, חברי לימין הקיצוני, שאתם משחקים פה איזה משחק עם הממשלה שכולם מרוויחים ממנו. חברי הכנסת חוטובלי ולוין, אתם מבקרים את נתניהו, והוא נהנה מאוד מהביקורת שלכם וגם אתם נהנים. אבל כולנו יודעים,

נכנס עכשיו אחד המומחים בתחום הזה. כולנו יודעים שבקריצת עין או שלא בקריצת עין מעשה ההתנחלות ממשיך בתנופה עצומה בשטחים תחת ניצוחו של שר הביטחון הנוכחי. בימים האחרונים מתרחש כאילו ויכוח על שאלת הריבוי הטבעי, ומוצג הטיעון המיתמם: מה אתם רוצים? שאנשים לא יתרבו?

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט לך את התחייבותה של ממשלת ישראל על-פי מפת הדרכים, ואני מקריא מהנוסח שמופיע באתר הכנסת. זה מה שממשלת ישראל התחייבה במפת הדרכים ב-30 באפריל 2003, לתשומך לבך, חברת הכנסת חוטובלי. הציטוט המדויק: "בהתאם לדוח מיטשל, ממשלת ישראל מקפיאה כל פעילות התנחלות לרבות גידול טבעי של התנחלויות". זה כתוב במפורש במפת הדרכים שממשלת הליכוד אישרה אותה. ממשלת נתניהו מזכירה את הסיפור על הנוכל שמנסה למכור פעם שנייה את אותה סחורה מקולקלת. זה לא ילך. אני חושב שלסחורה הזאת אין קונים.

ממשלת ישראל התחייבה. ממשלת ישראל צריכה לעמוד בהתחייבויותיה. צעד ראשון בעמידה בהתחייבויות האלה זה הקפאה אמיתית של הבנייה בהתנחלויות, לרבות ריבוי טבעי, כפי שממשלת ישראל כבר התחייבה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת חנין, חבל שלא השארת לי את הדף. רציתי לקרוא את זה גם אני. זה היה חוסך לי חצי נאום. בכל פעם שאני שומע נאומים כמו של עמיתי חבר הכנסת חנין, אני נזכר בסיפור על היהודי בעיירה שהיה קורא רק את העיתונים של הגויים. שאלו אותו: למה אתה קורא רק את העיתונים של הגויים? והוא אמר: בעיתונים של היהודים זה רק צרות וויכוחים והשמצות וכמה שרע ליהודים. מה אני קורא בעיתונים של הגויים? היהודים השתלטו על עוד בנק, היהודים השתלטו על עוד מפעל, היהודים קנו ובנו עוד עיירה. אז אני שומע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, את הנאום של חבר הכנסת חנין ושל אחרים מהשמאל ואני מתמלא רוב נחת. מעוז-אסתר,

יישובים ומאחזים שאפילו לא ידעתי על קיומם. אני מקבל פה דיווח מהנאומים האלה, יש עוד רשימה ארוכה. אני מוכן לוותר על שתי דקות מהנאום שלי, ואתה תעלה ותקרא עוד שמות יישובים. אני מוכן. אפשר גם לשנות את התקנון. אולי נופיע יחד במתנ"סים, אתה תיתן את הטקסטים ואני אלחין, כי מה שאתה קורא, כמובן, בביקורת בוטה על הממשלה, אני רואה את זה לשבחה, גם אם היא תומכת בזה וגם אם מעלימה עין. לדעתי ולצערי, היא לא מעלימה עין מספיק ממאחזים, מהתיישבות ומבניית ארץ-ישראל ומדברים אחרים. חברי הכנסת, בהצעת האי-אמון הקודמת היתה ביקורת של קדימה על "מדיניותה המבולבלת של הממשלה", ועכשיו אני רואה שמדובר ב"מדיניותה חסרת האחריות של הממשלה". אני חושב שזו כבר התקדמות, כי "מבולבלת" זה באמת כשלא יודעים וזה פעם כך ופעם כך. אני מבין שכנראה קרה משהו טוב בשבוע האחרון, ועכשיו אתם כבר יודעים שהמדיניות היא לא סתם מבולבלת אלא מדיניות ברורה, אבל כנראה חסרת אחריות. אני לא נתקלתי בשבוע האחרון במדיניות חסרת אחריות. אני דווקא רואה שנתניהו לא נכנע בינתיים ללחצים הקשים מחוץ ומבית, הלחצים של השמאל פה בפנים ושל ארצות-הברית בחוץ. אני מקווה שבשבוע הבא הוא ימשיך לא להיכנע ולא יגיד את נוסחת הקסם הגואלת שתפתור את כל בעיות המזרח התיכון ותביא שלום לארץ, אותה נוסחה גואלת של שתי מדינות לשני עמים. להערכתי, הוא לא התחייב.

לא הפרשן שלו. אבל אנחנו, כתנועה פוליטית בתוך הקואליציה, לוחצים ככל יכולתנו הקטנה כדי שלא יאמר את הדברים האלה, כי נתניהו לא מאמין ברעיון שתי המדינות לשני העמים, וגם אלו שאומרים "שתי מדינות לשני עמים" לא מאמינים שהוא הרעיון שאחריו, לכשחלילה יהיו פה שתי מדינות, יבוא שלום לאזור. אבל זו הנקודה, ובעיקר אני מתכוון לאנשים הפחות בשמאל והיותר מרכזיים בקדימה. הם אומרים ומתייחסים לזה כמו שלולית ענקית, וצריך להגיע מכאן ועד לדלת, וכשצריך להגיע מכאן ועד לדלת ויש שלולית ענקית, מה עושים? צריך לדלג מאבן לאבן, והאבנים האלה בתוך השלולית הגדולה הן שתי המדינות לשני העמים. מתקדמים לפה ומתקדמים לשם. אבל מה מסתתר מאחורי הדלת? חברי בקדימה, ידידי במפלגות השמאל, שמאלה מקדימה, מאחורי הדלת הזאת לא מסתתר שלום. מאחורי הדלת הזאת, אם תגיעו אליה במתווה שתי המדינות לשני העמים, מסתתרת מלחמה אחת גדולה באזור. על כן, שתי המדינות אינן פתרון אלא להרוויח זמן. מוטב לנתניהו להגיד עכשיו "לא" לרעיונות שהוא עצמו לא מאמין בהם, לרעיון שהוא לא נבחר בגינו ובשבילו. יותר טוב להגיד את ה"לא" עכשיו ובשבוע הבא מאשר להגיד אותו בסופה של דרך ארוכה מייסרת, דרך שלא תביא שלום אלא תביא לנו רק שכול, דם ודמעות. לכן, כשצריך להגיד "לא" יגיד נתניהו "לא". תודה, חבר הכנסת אורי אורבך. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יעלה ויבוא. אחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. לרשותך חמש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אם אכן נכונות השמועות שביבי נתניהו הולך להגיד כן לשתי מדינות ביום ראשון, אז בפנינו מחזה, חבר הכנסת משה גפני, שומעים את הדיבור שלך עד כאן. מדבר דברים מעניינים. תמשיך בבקשה. שמר ביבי נתניהו החליט שהדרך הטובה ביותר להכשיל שתי מדינות זה להגיד כן לשתי מדינות.

כדי שלא תהיינה שתי מדינות, הוא צריך להגיד כן לשתי מדינות. ככה יהיה פחות לחץ אמריקני, ככה תהיה אשליה חדשה שהוא יכול לשחק עם האשליה הזאת שנים מספר, וככה יעבור הלחץ. הוא עושה חשבון: אם אני אסרב, יהיה לחץ בין-לאומי. יכריחו אותי. יקבעו מה זה שתי מדינות. אז, אני אגיד כן. יותר קל לי. הוא גם ילחש באוזן של כל מיני אנשים: הרי אתם יודעים שאני לא מתכוון לזה. זה כל הסיפור. אמר נתניהו "שתי מדינות" או לא אמר "שתי מדינות", בסופו של דבר הוא לא מתכוון.

הוא לא הגיע למסקנה כזאת. זה לא סיפור חדש. אפילו בימי שמיר, כשהיתה ממשלת אחדות, נדמה לי שאמר לו פעם עזר ויצמן, אני כבר לא זוכר, באחת היוזמות האמריקניות: למה לך להגיד לא? תגיד כן, ותשים סייגים. זה היה פרס שנתן את העצה הזאת, עכשיו נזכרתי, כי זה מתאים לפרס. אנחנו נגיד כן ליוזמה, אבל יש לנו סייגים: 1, 2, 3, 4 ו-5. לפי הדבר הזה, כבר אין יוזמה. כך יכשילו את היוזמה הזאת. אז נתניהו יגיד: שתי מדינות, אבל א',

ד' וה', צרכים ביטחוניים, מכתב בוש, ויביא איזה 12 סייגים כמו הסכמה למדינה יהודית. הוא ימלא את זה בתנאים כאלה שה"כן" שלו יהפוך ל"לא", אבל הוא אמר את המלים המפורשות וכאילו יש הסכמה. אני חושב שכל מה שאנחנו עדים לו בפוליטיקה הישראלית,

ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, מאז רצח יצחק רבין, הפור נפל אצל האליטה הפוליטית, הצבאית והכלכלית בישראל לא ללכת על שלום עם העולם הערבי. ואצל המנהיגות הישראלית הפור נפל להפוך מרצון לשלום עם העולם הערבי בתנאים הישראליים, לשלום בין היהודים. וכל מה שאנחנו רואים זה משחקי תעתועים של ניהול סכסוך,

אני שואל שאלה: פינוי כל גוש-קטיף נראה בעיניך כלאחר יד? באמת אין שום רצון בשלום? אתה מאמין במה שאתה אומר? גוש-קטיף פונה במסגרת נסיגה חד-צדדית. אנחנו התנגדנו, להזכיר לך, גם לכל הקונספציה של חד-צדדיות. אנחנו חשבנו שצריך להגיע לדברים בהסכם, גם בלבנון בשנת 2000. אנחנו צדקנו בעניין הזה. אבל זה מראה שיש רצון. לא היה רצון. תקרא מה וייסגלס אמר אחרי פינוי גוש-קטיף. הוא אמר שזאת הדרך להקפיא, לשים בפורמלין, את המדינה הפלסטינית. נציגי הממשלה אמרו שהכוונה היא למנוע הסדר, לא שזה בדרך להסדר. זאת הכוונה. זה בדיוק כמו שנתניהו יגיד "שתי מדינות"; שרון פינה את גוש-קטיף כדי למנוע הסדר, לא כדי להגיע להסדר. הדברים נאמרו בצורה מפורשת. בריאיון גלוי היועץ הבכיר, הוגה הנסיגה החד-צדדית, אמר במפורש: ככה אנחנו שמנו בפורמלין את רעיון המדינה הפלסטינית לשנים רבות מאוד. בתור כימאי אני יודע מה זה פורמלין. פורמלין, דרך אגב, זה חומר חיטוי.

אתה לא יכול לשים גוף חי בפורמלין. כשאתה שם חיה בפורמלין, החיה מתה. לא שומרים אותה ואחר כך אפשר להפוך את זה. היא מתה, היא נשארת רק תמונה. זה בדיוק. יגידו "שתי מדינות" ויהיה מוזיאון לשתי מדינות. כל אחד יכול לבקר. ישימו spectacle של זה, ישימו איזה פסל או משהו, וכתוב עליו "שתי מדינות". כל אחד יכול לבקר, זה קיים, ודובר על זה, אבל זה קיים בתור פסל, לא כמשהו חי. אין שום כוונה. אם ביבי נתניהו יגיד "כן" לשתי מדינות, אין שום כוונה. זאת דרך להכשיל את העניין הזה ולא דרך להגיע אליו. אנחנו יודעים שזאת ממשלה שלא מעוניינת בהסדרים, שאינה מאמינה בהסדרים, ממשלה שכל דרכה היא לשרוד, לנהל סכסוך, ואפילו לנהל עימותים אם צריך.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה ויבוא אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח דווקא להתחיל בדברים ששמעתי קודם מחבר הכנסת דב חנין, אני לא רואה שהוא נמצא כאן. אני מוכרח לומר לכם שאנחנו אומנם רחוקים מפורים, אדוני היושב-ראש,

אני לא מבין, אני רואה שחבר הכנסת חנין החליט להתחפש למשיח צדקנו: כמות כזאת של בשורות טובות עוד לא שמעתי. גאולה לעולם הגיעה. בונים פה, מרחיבים שם. רבותי, המציאות היא שונה לחלוטין. המציאות של המתיישבים ביהודה ושומרון היא מציאות חיים לא פשוטה, ומהאנשים האלה נמנע דבר שניתן לכל אדם ולכל אזרח,

אפילו במדינות לא דמוקרטיות, האפשרות לבנות את ביתם והאפשרות לגור ליד ילדיהם, והאפשרות של הילדים לגור ליד ההורים, איפה יש מדינה שמתירה לשודד קרקעות, לכובש, למנשל, לבנות, תודה לחבר הכנסת זחאלקה. אבקש לא להפריע לו. זה להכפיש, את העתיד של עם אחר. חבר הכנסת זחאלקה, אני מצטרף לקריאה, לא, אתה, למכור את הבית שלי בבית שלך, שלך? חבר הכנסת זחאלקה, בוא אני אענה לך. גנבים. מנשלים. כובשים. צריך לפנות את כל המתנחלים, לא להשאיר אף אחד. חבר הכנסת זחאלקה, מה קרה? אתה לא יכול, כל ישיבה חלילה להוציא אותך. הוא, מותר לו לדבר, ואם הוא יצעק כשאתה תדבר אני לא אתן לו. אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר לך שיש לי הסכמה עם חבר הכנסת זחאלקה, ואני מצטרף, חבר הכנסת זחאלקה, לקריאה שלך להקים ועדת חקירה ולבדוק את ההשתלטות על הקרקעות בדרום, ולבדוק את ההשתלטות על הקרקעות בצפון, את הבנייה הבלתי-חוקית,

בוואדי-עארה ואת הבנייה הבלתי-חוקית בחלק מיישובי הבדואים. אתה צודק, אני מסכים אתך. איך אמרת, גנבה וגזל של קרקעות? אני בעד לבדוק. אני מסכים. אדוני היושב-ראש, הצעות האי-אמון שאנחנו נדרשים להצביע עליהן היום הן, לטעמי, מפגן של חוסר אחריות לאומית, וספק אם נתקלים במפגן כזה לעתים קרובות. חברות וחברי הכנסת, אין ספק שזאת תקופה לא קלה. אף אחד לא חושב שזאת תקופה קלה. אף אחד לא מרגיש שזאת תקופה קלה, אבל מה שאתם עושים בהצעות האי-אמון האלה זה להחליש, בידיעה ובמתכוון, את מעמדה ואת כושר עמידתה של מדינת ישראל, וכל זה לא למטרה עניינית, למטרה של חשבון פוליטי צר שנעשה על-ידיכם משום שאתם לא מסוגלים להשלים עם העובדה שנכשלתם בכל המבחנים שעמדו לפתחכם. נכשלתם, ראשית, בטיפול בנושא האיום האירני. היה נשיא בארצות-הברית, ג'ורג' בוש, ישב בבית הלבן ארבע שנים בקדנציה שנייה, היה חופשי לפעול בהתאם לאמונותיו; אמר מעל כל במה ומעל כל דוכן, הביע את תמיכתו בישראל, את הבנתו לצרכים שלנו. ומה אתם עשיתם?

לא, בעצם דבר אחד כן עשיתם: הובלתם בגוש-קטיף מהלך של גירוש, מהלך מביש שהתוצאה שלו היתה הידרדרות במעמד הבין-לאומי של ישראל, חבר הכנסת חסון, אתם הובלתם מהלך מביש, מהלך שאת הפירות הבאושים שלו אנחנו אוכלים מדי יום.

אתם הבאתם אלפי טילים על הדרום במקום להביא ביטחון,

אתם גם התפרקתם מהנכסים האסטרטגיים שלנו וגם דרדרתם את המעמד הבין-לאומי של ישראל. אז תשפרו אותו עכשיו, מה קרה? אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח לומר לכם בצער שאת אותו חוסר אחריות שגיליתם בשלוש השנים שבהן הייתם בשלטון אתם ממשיכים גם עכשיו, במקום לחזק את ראש הממשלה. כדי שלא תטעו, אם אתם חושבים שוויתור היום בנושא אחד ייעצר שם, אתם יודעים טוב מאוד שאתם טועים. כל ויתור שייעשה היום הוא רק התחלה של מדרון חלקלק שהסוף שלו נמצא במקום שגם אתם לא רוצים להגיע אליו. אולי חבר הכנסת זחאלקה רוצה להגיע אליו.

אתם ודאי שלא. כך אני עוד מקווה. אני מציע שתגיד את זה לראש הממשלה שלך. הפריעו לך הרבה? אתה צריך עוד דקה? ודאי, יותר מדקה. לא לא, יש לך עוד דקה לחמש הדקות.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות מכאן ליושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, שאומנם עסוקה בשיחות בצד,

חברת הכנסת לבני, בכל זאת תואילי להקשיב.

אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת לבני יוצאת, אולי לא במקרה. שלוש שנים הייתם בשלטון. שנתיים חברת הכנסת לבני היתה מספר שתיים. הישג אחד לא הבאתם. אפס עשייה, כישלון טוטלי. והיום אתם באים הנה ויש לכם טענות. "חסרי אחריות" אתם קוראים לנו. חברות וחברי הכנסת, אני מציע שתסתכלו אל השולחן הזה, תהיו כנים עם עצמכם מה השארתם להם, איזו ירושה הם קיבלו, עם מה הם צריכים להתמודד. ואני חושב שאם תעשו את זה, תדעו טוב מאוד שהצעת האי-אמון הזאת, אין לה מקום, ולכן היא גם תידחה על-ידי הכנסת. תודה רבה לחבר הכנסת לוין. גבירותי ורבותי השרים, חברי הכנסת, לפני שניגש להצבעה אני רוצה להודיע לכם שמייד לאחר ההצבעה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, יציג הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נצביע גם על נושא זה, ואז ניגש לבחירת מועמדינו לוועדות השונות, ועדות לבחירת שופטים, דיינים וקאדים, בחירה, אני מדגיש, ולא מינוי. רבותי חברי הכנסת, לפנינו הצעות אי-אמון בממשלה. הצבעה על הצעת האי-אמון מטעם סיעת קדימה בנושא מדיניותו חסרת האחריות של ראש הממשלה המובילה לעימות עם ארצות-הברית ולבידוד ישראל. נא להצביע מי בעד האי-אמון, מי נגד, מי נמנע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה

ובכן, 35 בעד, 66 נגד, נמנע אחד.

שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת אי-אמון מטעם סיעות מרצ, רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד בנושא המשבר ביחסים עם ארצות-הברית ואי-היענותה של ממשלת ישראל לתוכנית השלום שיוזם הנשיא אובמה. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. הצעת סיעות מרצ רע"ם-תע"ל חד"ש

36 בעד, אולם 69 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת אי-אמון זו לא נתקבלה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ, לעלות ולהציג לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס'

התשס"ט 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שלפניכם הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה והוכנה להנחה לקריאה השנייה והקריאה השלישית, אולם מסיבות שלא היו תלויות בכנסת באותה עת, לא הונחה בסופו של דבר על שולחן הבית. הכנסת הנוכחית החליטה להחיל על הצעת חוק זו את דין הרציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ביום כ"ו באייר התשס"ט. חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם מסדיר את האפשרות לתת שירותי כוח-אדם לעסקים באמצעות קבלני כוח-אדם. סעיף 10 לחוק קובע שקבלן כוח-אדם שקיבל היתר מיוחד מאת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, רשאי לתת שירותי כוח-אדם של עובדים שאינם תושבי ישראל. סעיף 12א לחוק קובע שעובד של קבלן כוח-אדם המועסק למשך תקופה של למעלה מתשעה חודשים רצופים אצל מעסיק בפועל ייחשב כעובד של המעסיק בפועל. כפי שבוודאי זכור לחברי חברי הכנסת, סעיף זה נדחה מאז חקיקתו, לפני למעלה משמונה שנים, שנה אחרי שנה, במסגרת חוק ההסדרים, ורק בתחילת שנת 2008 הוא נכנס סוף-סוף לתוקפו. סעיף 12א(ב) מתיר לשר, במקרים חריגים, להאריך את תקופת תשעת החודשים בחצי שנה נוספת לכל היותר. במקרה של עובדים זרים בענף הבניין הוארכה תקופה זו עד לתום חודש מרס 2009. התיקון המוצע לפניכם, חברי הכנסת, בא למנוע את האפשרות שעובדים זרים בענף הבניין יהפכו בתום תקופת תשעת החודשים לעובדים של קבלני הבניין. דעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שלא נסתרה בעת הדיון בהכנת הצעת החוק בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היא ששיטת העסקת העובדים הזרים בענף הבניין, באמצעות תאגידי כוח-האדם, מבטיחה שזכויות העובדים הזרים נשמרות על-ידי אותם תאגידים, בשל הפיקוח שבו הם נתונים על-ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. חברי הכנסת, נוסח התיקון שאושר בוועדה והמונח בפניכם שונה מנוסח הצעת החוק הממשלתית שאושר בקריאה הראשונה בכנסת השבע-עשרה. בנוסח שאושר בוועדה מובהר כי התיקון המוצע יחול בשלב זה רק על עובדים זרים בענף הבניין, וכי יותר לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, באישור הוועדה, להחיל את התיקון גם על עובדים זרים בענפים נוספים שיועסקו על-ידי קבלני כוח-אדם כאמור, אם יהיה צורך בכך. מפאת חלוף הזמן שבמהלכו פקע ההיתר החריג של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, הוועדה נדרשה להוסיף סעיף של הוראת מעבר, ולפיו עובד שהשלים תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים החל מיום 1 באוקטובר 2008 עד ליום תחילתו של החוק המונח בפני הכנסת ימשיך להיות עובדו של קבלן כוח-האדם בעל היתר לפי סעיף 10 לחוק. אני פונה לחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק זו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

אני מודה מאוד ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

רבותי חברי הכנסת, אין הסתייגויות לחוק זה ולכן נצביע עליו מקשה אחת בקריאה שנייה. ובכן, רבותי, אני מפעיל את ההצבעה. הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט 2009, מי בעד, מי נגד בקריאה שנייה? נא להצביע. סעיפים 1 3 נתקבלו. 100 בעד, שבעה נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. רבותי חברי הכנסת, לאחר שקיבלתי את הסכמתו של יושב-ראש הוועדה, אני עורך הצבעה בקריאה שלישית. הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס' 5),

נא להצביע בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד?

חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט 2009, נתקבל. 96 בעד, שבעה נגד, נמנע אחד. אני קובע שחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט 2009, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אדוני יושב-ראש הוועדה, אתה רוצה לציין משהו?

תודה רבה. הוא מתחשב בקהל הנכבד והרב הנמצא כאן וחוסך מאתנו את הברכות, שבוודאי מגיעות לרבים מאנשי ועדת העבודה והרווחה על מעשיהם ועל פועלם. רבותי חברי הכנסת,

עכשיו להצבעה חשאית לבחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים, לוועדת המינויים לדיינים, לוועדת המינויים לקאדים ולוועדת המינויים לקאדים מד'הב. לוועדה לבחירת שופטים יבחרו חברי הכנסת שניים מהמועמדים. לפני דקות אחדות הודיע לי חבר הכנסת חנא סוייד על הסרת מועמדותו לוועדה לבחירת שופטים. כרגע אנחנו מנסים לשנות את הטפסים.

אם כך, אין בעיה, חבר הכנסת סוייד, קיבלתי את התפטרותך. שמו של חבר הכנסת סוייד הוסר מטופסי ההצבעה. כאמור, בהתאם לחוק, הבחירה היא חשאית. כל אחד מחברי הכנסת שייקרא להצביע יבוא וייגש אל מאחורי הפרגוד. לפני כן המזכירות תיתן לו טופס בחירת נציגים ומעטפה. עליכם למלא את הטופס, להכניסו למעטפה ולהניח את המעטפה בתיבת הקלפי. בטופס מופיעים שמות כל המועמדים לארבע הוועדות שציינתי. אנא שימו לב שיש הגבלה על מספר השמות המרבי שאפשר לבחור, בהתאם למספר נציגי הכנסת בכל ועדה. חבר כנסת שיסמן נציגים במספר גדול מהמותר, הצבעתו לעניין אותה ועדה תיפסל. לאחר תום הליך הבחירה תיגש ועדת הקלפי שמיניתי, שחברים בה חבר הכנסת חיים אורון, היושב-ראש,

יואל חסון ואמנון כהן, אל חדרו של מזכיר הכנסת עם תיבת הקלפי, תספור את הקולות ותביא אלי את הרשימה, כדי שאוכל להכריז על נבחרינו. עלי לציין שבוועדת המינויים לקאדים יש שלושה מועמדים, והכנסת יכולה לבחור שלושה נציגים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסמן אותם, שכן כל חבר כנסת צריך לסמן את כל מספר המועמדים שיכולים להיבחר על-ידי הכנסת.

הוא יכול רק במקום שיש בו שלושה מועמדים. אפס זה להימנע מהצבעה, אפס זה דבר ברור, שאתה נמנע מהצבעה. חבר הכנסת יכול למלא עד מספר החברים שהם נציגים. חבר הכנסת פרץ, בבקשה. אולי אפשר אדוני שפעם אחת נתחיל מתי"ו ולא מאל"ף? אני מסכים שבפעם הבאה נעשה את זה. חברת הכנסת פניה קירשנבאום צריכה להשתתף בשמחה משפחתית, לכן נאפשר לה להיות הראשונה שתצביע. אנחנו נותנים כבוד לבקשה שלך, אבל במידה מאוד מצומצמת. לאחר מכן נתחיל מאל"ף עד תי"ו. חבר הכנסת אמנון כהן, הואיל וחבר הכנסת אורון עדיין לא נכנס לאולם, הוא בתוכנית כלשהי, נא ללכת ולראות שהקלפי ריקה. אולי אפשר להתחיל מתי"ו ולא מאל"ף? כרגע ביקש את זה חבר הכנסת פרץ. נעשה זאת בפעם הבאה.

קירשנבאום, ראש הממשלה, נא לגשת להצביע. (קורא בשמות חברי הכנסת) פניה קירשנבאום, מצביעה. אחרי חברת הכנסת פניה קירשנבאום,

נאפשר לראש הממשלה להצביע, ואחריו נלך לפי האל"ף-בי"ת. אדוני ראש הממשלה, נא ללכת להצביע. (קורא בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו מצביע תודה רבה. נא להקריא את סדר החברים לפי האל"ף-בי"ת. (קורא בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא,

רחל אדטו, מצביעה השר יולי יואל אדלשטיין, בבקשה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, מצביע למותר לציין בפני חברי הכנסת שלא להשאיר סימנים כאלה או

יעקב אדרי נוכח? נמצא. (קורא בשמות חברי הכנסת) יעקב אדרי,

מצביע אורי אורבך,

מצביע חיים אורון, מצביע זבולון אורלב,

מצביע אריאל אטיאס,

מצביע רוברט אילטוב, מצביע דליה איציק, מצביעה מיכאל איתן, מצביע אריה אלדד, מצביע טלב

מצביע חבר הכנסת ברוורמן צריך להיות ב-20:00 במקום שהודיע לי בתפקידו

(קורא בשמות חברי הכנסת) אבישי ברוורמן מצביע זאב אלקין, מצביע חיים אמסלם,

מצביע מבחינת יכולתם של חברי הכנסת לדבר בטלפונים במליאה, אני מכריז על זה כזמן המותר לדבר בטלפון.

שיוצא לפגישה מטעם הממלכה,

אדוני חבר הכנסת מופז, אחרי אופיר אקוניס יצביע מופז.

(קורא בשמות חברי הכנסת) שאול מופז מצביע גלעד ארדן, מצביע אורי אריאל, מצביע זאב בנימין בגין, מצביע זאב בוים, מצביע ממשרד האוצר אמרו לי שהתקציב לא יוגש בזמן אם אתה לא

אחרי בוים. (קורא בשמות חברי הכנסת) יובל שטייניץ, מצביע אריה

מצביע זאב בילסקי, מצביע בנימין בן-אליעזר, מצביע

מיכאל בן-ארי, מצביע דניאל בן-סימון, מצביע התרתי לדבר בטלפונים

אי-אפשר שחברי הכנסת יהיו בטלים ממלאכה. (קורא בשמות חברי הכנסת) רוני בר-און, מצביע חבר הכנסת גנאים, אתה רואה למה טוב שלא קוראים לך

רק עכשיו.

הכנסת)

מצביע אהוד ברק, מצביע אילן גילאון, מצביע גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, מצביע משה גפני, מצביע אברהם דיכטר, מצביע

דני דנון, מצביע ניצן הורוביץ, מצביע צחי הנגבי, מצביע יצחק הרצוג, מצביע דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, מצביע מתן וילנאי, מצביע יצחק וקנין, מצביע נסים זאב, מצביע אורית זוארץ, מצביעה

לאפשר לו להיות באיזו ארוחה עם אורחים, ולא הסכמתי עד רגע זה, אני לא יכול לעמוד בפני זקן חברי הכנסת, ואני מאפשר לו להצביע, מה עוד שהשם הפרטי שלו הוא חיים, חי"ת. תורך יגיע, חבר הכנסת פרץ. הסינמטק בשדרות ב-20:30 יראה את פניך. (קורא בשמות חברי הכנסת) חיים רמון, מצביע חנין זועבי, מצביעה ג' מאל זחאלקה, מצביע ציפי חוטובלי, מצביעה

חבר הכנסת עמיר פרץ, חברת הכנסת יחימוביץ, בא ואמר לי שהוא הולך לסינמטק בשדרות, שזה אירוע מיוחד במינו. חשבתי שלמען שדרות נוכל לתת לו. הרי בסופו של דבר יישאר אחד אחרון.

אני נותן לשרים, עכשיו אני מטפטף את השרים. הנה, אני נותן לשתי השרות. (קורא בשמות חברי הכנסת) לימור לבנת, מצביעה סופה לנדבר מצביעה אדוני היושב-ראש, ההצבעה היא בכנסת או

יואל חסון, מצביע ישראל חסון,

אני מבקש בשם כל חברי הכנסת ללכת לפי הרשימה. אני מבקש לחזור לרשימה המקורית. אני יודע מה אני אומר, אני מבקש לשמור על הסדר, חברי הכנסת. סגני יושב-ראש הכנסת מצביעים אתנו. איוב קרא, לאה נס, כולם

הכנסת)

יעלון, אינו נוכח אליהו

אינו נוכח איתן כבל, מצביע אמנון כהן,

המדגם

מצביע איציק, תזכור שיש מי שרואה איך אתה מצביע. במרכז העבודה זה הולך יותר מהר. מה

ישראל כץ, מצביע ציפי לבני, מצביעה אורלי לוי אבקסיס, מצביעה יריב

אביגדור ליברמן, מצביע יעקב ליצמן, מצביע עוזי לנדאו, מצביע מנחם אליעזר מוזס,

מולה, אינו נוכח משה מטלון מצביע אברהם מיכאלי, מצביע אנסטסיה מיכאלי, מצביעה סטס מיסז'ניקוב, מצביע אורי מקלב, מצביע דן מרידור, מצביע משולם

נוכח אופיר פינס-פז, מצביע יוסי פלד,

מצביע יוחנן פלסנר, מצביע מאיר פרוש, מצביע

מצביע איוב

מצביע כרמל שאמה, אינו נוכח איוב קרא,

שי חרמש, מצביע סילבן שלום,

מצביעה עתניאל שנלר מצביע רונית תירוש, מצביעה יולי תמיר, מצביעה אשוב ואקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה בסיבוב הראשון: דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח שלמה מולה, מצביע סעיד נפאע, אינו נוכח כרמל שאמה, מצביע ההצבעה הסתיימה. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים) (תיקון), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. אני קורא לשר מרגי במקום שר הפנים. חברי חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על השקט, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים), התשס"ט 2009, נועד בעיקרו להקנות לרשות המקומית את הסמכות לאכוף חיקוקים בתחום איכות חייהם וסביבתם של תושבי הרשויות המקומיות. בהתאם לסעיף 3 לחוק יהיה רשאי ראש הרשות המקומית להסמיך פקחים מבין עובדי הרשות המקומית שיקבלו הכשרה מתאימה לכך ויעמדו בתנאי הכשירות, בסמכויות לפי חוק, כולן או חלקן, וזאת בכפוף לעמידת הפקחים במכלול דרישות שייקבעו על-ידי שר הפנים והשרים הנוגעים בדבר. בין היתר נדרש כי הפקח יקבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לפי החוק, כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק. הליך קביעת תנאי הכשירות והכשרת הפקחים כנדרש על-פי החוק, לרבות קביעת תנאי הכשירות הנדרשים, טרם הסתיים, ועל כן לא יהיה בידי הרשויות המקומיות לפעול כנדרש להסמכת פקחים על-פי החוק במועד כניסתו של החוק לתוקף, שנקבע לשנה מיום פרסומו, זאת אומרת 10 ביוני 2009. לפיכך ועל מנת שניתן יהיה להשלים את הליך הכשרת והסמכת הפקחים עד לכניסת החוק לתוקף ולמנוע פגיעה קשה ביכולת האכיפה של הרשויות המקומיות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, מוצע לדחות את תחילת תוקפו של החוק בשישה חודשים. אני מבקש מהכנסת להצביע עבור החוק. תודה, השר. אנחנו עוברים לדיון. אני קורא לחבר הכנסת אופיר פינס, ראשון הדוברים, יש לך שלוש דקות. ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני מדבר כאן בתוקף זה שאני בעצם קידמתי את הצעת החוק הזו בוועדת הפנים בכנסת הקודמת ובעצם הבאתי אותה לחקיקה. בזמנה הממשלה באמת ביקשה שהחוק לא ייכנס לתוקף מייד ונאפשר לממשלה להתארגן עם כל מה שהחוק דורש וכל מה שכרוך ביישום שלו. ואכן נתנו שנה להתארגנות. עכשיו אני מבין שהממשלה מבקשת להוסיף חצי שנה על השנה. עכשיו, זה לא סוף העולם, לא הולכים על זה לרבנות. אני לא מציע ללכת על זה לרבנות, אני אומר את זה לשר הדתות, אבל מצד שני, אני חושב שהעובדה שהממשלה בכזו קלות מוכנה לשנות חקיקה של הכנסת במקום להתאמץ קצת, פשוט להתאמץ קצת, הרי לא היתה בעיה, אם אפשר ליישם את החוק בתוך שנה וחצי, אפשר ליישם את החוק גם בתוך שנה, לא יכול להיות שלא. אז הציפייה שלי היא שהממשלה תכבד גם את הכנסת. בעצם זו הצעת חוק שלא מכבדת את הכנסת, כי הדיון המהותי התקיים בכנסת, בוועדות, בצורה מסודרת, השנה נקבעה על דעת הממשלה, שלא תהיה אי-הבנה, לא בכיפוף ידה של הממשלה. עכשיו, כתוצאה מכל מיני אילוצים, רוצים שנה וחצי. אני אומר שוב, עליתי לכאן כדי להביע מחאה על התהליך. יחד עם זה, משום שהדחייה היא לא דחייה נורא ארוכה, היא דחייה של חצי שנה בסך הכול,

אני לא מציע שעל העניין הזה נעשה משבר. אני לפחות מתכוון להצביע בעד, אבל אני חושב שנכון שהממשלה תשתדל להימנע מלבוא עם הצעות חוק מהסוג הזה בנושאים כאלה ואחרים בהמשך הדרך.

לחבר הכנסת פינס. חבר הכנסת דב חנין, אחרון הדוברים. יש לך שלוש דקות. לאחר מכן נעבור להצבעה.

תודה רבה. חברים יקרים, אני מאוד מצטער על הצעת החוק הזאת. הצעת חוק האכיפה הסביבתית היא דרך חשובה של התמודדות עם בעיית חוסר האכיפה של חוקים סביבתיים. חוק האכיפה הסביבתית מתמודד עם אותו צוואר בקבוק באמצעות מנגנון מאוד פשוט, הוא נותן סמכות מקבילה לפקחי הרשויות המקומיות לבצע את האכיפה של כל החוקים הסביבתיים של מדינת ישראל. במקום פחות מ-40 פקחים של המשרד להגנת הסביבה, גם 15,000 פקחים של השלטון המקומי יוכלו לבצע אכיפה סביבתית. כדי לתמרץ את הרשויות המקומיות לבצע את האכיפה הסביבתית, בחוק הזה, שהיתה לי הזכות להיות היוזם שלו, הצענו מנגנון פשוט והגיוני, שכספי האכיפה שפקחי השלטון המקומי עושים ילכו לקופת השלטון המקומי. כך בעצם העתקנו לתחום הסביבתי את המנגנון שעובד כל כך טוב, ויש כאלה שיאמרו אפילו עובד טוב מדי, בתחום של החנייה. יצרנו לשלטון המקומי אינטרס מובנה לבצע אכיפה סביבתית. החוק הזה הוא חוק הגיוני, החוק הזה הוא חוק מתקדם, החוק הזה הוא חוק שהתקבל בברכה רבה על-ידי השלטון המקומי, נותן לפקחי השלטון המקומי סמכויות שחסרות להם כדי לבצע אכיפה סביבתית שהיא כל כך חיונית במדינת ישראל. עמיתי חברי הכנסת, כמו שאמר פה יושב-ראש הוועדה לשעבר, חבר הכנסת פינס, שבאמת הוביל את הדיונים בוועדה בנושא הזה, כאשר נחקק החוק הזה אנחנו נענינו לבקשת הממשלה לתת לה פרק זמן להתארגנות, ונתנו פרק זמן ממושך מאוד להתארגנות כדי להכשיר פקחים, לבצע תוכניות, לבצע תיקונים בחקיקה מקומית. לכל זה היה הרבה מאוד זמן. העבודה הזאת לא נעשתה ועכשיו באים אלינו ואומרים: לא ביצענו את החוק. "לא ביצענו את החוק" זה לא סיבה לדחות את החוק. "לא ביצענו את החוק" זו סיבה לעשות בדק בית ולהתחיל לבצע את החוקים של מדינת ישראל, ומי יותר מהממשלה חייבת לבצע את החוקים של מדינת ישראל, חייבת לבצע את החוקים של הכנסת. המסר שאנחנו מקבלים היום מהצעת החוק הזאת הוא מסר מאוד מאוד מדאיג, הוא מסר של גרירת רגליים בנושאים שהם קריטיים לציבור, נושאים של בריאות, של חיים, של דאגה לסביבה.

עמיתי חברי הכנסת, שאני חושב שהכנסת לא יכולה לקבל. אנחנו צריכים להעביר לממשלה בדיוק מסר הפוך: אנחנו לא נסכים לגרירת רגליים, לא נסכים למשיכת זמן נוסף. אנחנו רוצים לראות ביצוע בפועל של החקיקה הסביבתית שמגינה על הציבור, מגינה על בריאות הציבור, מגינה על החיים, מגינה על השטחים הפתוחים. יש לנו כלים משפטיים טובים ואסור לעכב את היישום שלהם בפועל.

תודה לחבר הכנסת חנין.

יש לנו רשימה מעודכנת, יש לנו עוד שני דוברים. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה, יש לך שלוש דקות. ואחריו, חבר הכנסת והבה. אם יש עוד חברי כנסת שמעוניינים לדבר על הצעת חוק זו, אתם מוזמנים להירשם. אני סוגר את הרשימה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

תמכתי ותומך בהצעת החוק, אבל אני מוכרח להבהיר כאן כמה דברים. חבר הכנסת דב חנין, אתה בוודאי יודע שיש הרבה רשויות שיש בכל הרשות פקח אחד. פקח אחד. לא שניים, אחד. מצד אחד קיצצו משרות ברשויות המקומיות, ומצד שני צריך להכשיר את כל אנשי הרשויות, ובמקומות שיש יותר פקחים אנחנו עדים לתופעה שהם מעדיפים לעשות דוחות חנייה מאשר לטפל בנושאים של הגנת הסביבה. מה גם שצריך להכשיר את האנשים הללו וההכשרה הזאת לוקחת זמן. על מנת לעשות כינוסים של הפקחים, אני אומר לך את זה מניסיון, הרשויות לא ממהרות לשלוח את הפקחים להשתלמויות הללו. ואם הם לא משתתפים בהשתלמויות, הם לא מקבלים את האישור לעסוק בכך. אני מוכרח להגיד שיש חשיבות רבה, והמשרד להגנת הסביבה גם הסכים שהקנסות שייגבו בשל כך, רוב הכסף יעבור לרשויות המקומיות, וגם זה דבר שצריך לעודד. אני לא חושב שבחצי שנה הזאת יקרה משהו, ולכן אני מציע לתמוך בהצעת החוק מצד אחד, לתת כמה שיותר סמכויות לכמה שאפשר יותר רשויות ביותר נושאים של איכות הסביבה, אבל שהרשויות יוכלו להחיל זאת. ודב, אתה יודע, אתה מצוי לפחות במגזר הערבי, אני רוצה לראות גם, ואני אומר לך את הדברים הללו, יש גם בעיה לפקח לעשות דוח לתושב הכפר שלו. אדוני, זה לא פשוט הדבר הזה. ואמר לי אחד הפקחים: אני יכול לעשות דוח, אבל בלילה ישרפו לי את הבית, ולכן צריך גם להיזהר בעניין הזה. אני תומך בהצעת החוק.

חבר הכנסת מגלי והבה,

לך יש שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, השר עוזי לנדאו, חברי חברי הכנסת,

חברי השרים, אני ראיתי רק את השר עוזי לנדאו, תשתיות לאומיות. את האמת, אני תומך, וגם חברי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה הקודם, וגם חבר הכנסת דב חנין, כולם נלחמו לאכיפת חוקי הסביבה. ואני באמת חושב שצודקים, שאסור לדחות, וגם שמעתי את חברי גדעון עזרא אומר שיש בעיה של אכיפה במגזר הערבי. תלוי באיזה מקום. יש המון מקומות שכן רושמים בהם דוחות, וכן מעירים, וגם מגישים

אבל לא על זה רציתי לדבר. אני רציתי להתייחס, חברי, אנחנו שיושבים פה, היה כינוס מחאתי גדול של ראשי הרשויות הדרוזיות ושל תושבי הכפרים הדרוזיים בנבי-סבלאן,

על מחאתם שהעלינו את הנושא לסדר-היום, הסיוע שמגיע לרשויות בטיפול היומיומי, שמשרד הפנים הבטיח להעביר להן תקציבים, וכנראה הבטחות לחוד ויישום לחוד. אותן רשויות, חלקן הגדול לא משלם משכורות, חלקן הגדול לא קיבלו את התקציב שמגיע להם לנהל, חבר הכנסת אקוניס, שומעים אותך עד לכאן. סליחה. את הניהול היומיומי. המאבק של הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות הוא מאבק צודק, לא יכול להיות שבמיוחד אותן רשויות, בכולן נבחרים חדשים, שעמדו בתוכניות ההבראה שמשרד הפנים חייב אותן ליישם, משתדלים לבצע את כל המדיניות שנתבקשו לעשות, ובסופו של דבר לא מעבירים את התקציבים האלמנטריים שמגיעים להן. זה לא שמישהו עושה להם טובה. לא יכול להיות שההתנהלות הזאת תימשך, אבל לצערי הרב, אדוני שר התשתיות הלאומיות, התרגלנו במדינה, רק כשאנחנו מפגינים, רק כשאנחנו שורפים צמיגים, רק כשאנחנו מגדישים את הסאה, אולי ייאות משרד הפנים, או משרד האוצר, לתת לך מה שמגיע, וזה דבר חמור ביותר. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני קורא מכאן לשר הפנים, ולשר האוצר, מספיק כבר להתעלל באותה אוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה. אני לא מוציא מכלל אפשרות גם אחריות על הממשלות הקודמות, אנחנו מדברים, חבר הכנסת אקוניס.

אנחנו מדברים על כך שהגיע הזמן שאותן רשויות יקבלו מה שמגיע להן לניהול היומיומי, ולא שכל הזמן יתלו דבר בדבר, ומענקים תלויים, והלוואות שאי-אפשר לקבל, ואי-אפשר לנהל רשויות בצורה כזאת. אני מקווה שהקריאה שלי לשר האוצר ולשר הפנים, גם לממשלה, תיפול על אוזניים שיוכלו סוף-סוף לסייע לרשויות האלה. תודה, אדוני.

תם הדיון, חברים. אנחנו עוברים להצבעה. נאפשר לחבר הכנסת והבה להגיע למקומו.

להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים) (תיקון), התשס”ט 2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. חברי חברי הכנסת, הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים) (תיקון), התשס”ט 2009, התקבלה בקריאה ראשונה. בעד, 22, נגד, 3, אין נמנעים.

הודעה מטעם יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, שתי הודעות שלא דורשות הצבעה ושתי הודעות שדורשות הצבעה של הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום את הוועדות הבאות לדיון בהצעות חוק לשם הכנתן לקריאה ראשונה: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון, פרסום תשואות), התשס”ט 2009, של חבר הכנסת חיים כץ, פ/416/18. ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק העונשין (תיקון, איסור פרסום הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית), התשס”ט 2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב, פ/268/18. הודעה שנייה, שגם היא לא דורשת הצבעה: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדה משותפת לתקציב הכנסת. בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, החליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת. בוועדה המשותפת יכהנו עשרה חברים, חמישה מכל ועדה. מטעם ועדת הכנסת, חברי הכנסת יריב לוין, דניאל בן-סימון, אברהם מיכאלי, דליה איציק ואחמד טיבי, מטעם ועדת הכספים, חברי הכנסת ציון פיניאן, משה גפני, אלכס מילר, יעקב אדרי ורונית תירוש. יושב-ראש הוועדה המשותפת יהיה חבר הכנסת יריב לוין. ועכשיו, שתי ההודעות שדורשות הצבעה ואישור. אני אתחיל בראשונה, נצביע, ואז נעבור לשנייה.

כדי לחסוך זמן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מליאת הכנסת החליטה בישיבתה ביום 20 במאי 2009 להחיל דין רציפות על הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס”ט 2008, שעברה בכנסת השבע-עשרה לוועדת החוקה, חוק ומשפט אחרי קריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את הצעת החוק הנ"ל מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט נתן את הסכמתו להעברת ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק הנ"ל מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הבקשה הזאת אומצה פה-אחד בוועדת הכנסת. אבקש את אישור הכנסת להמלצה זו.

חברי חברי הכנסת,

ועדת המדע? אפשר לדבר על זה? מותר להציע הצעה אחרת, או שאין פרוצדורה כזאת? חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ואני מצרף את קולי בעד. מי שבעד, בעד הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת. הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס”ט 2008, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. ההודעה התקבלה. 19 בעד, שניים נגד. הודעה אחרונה, וגם היא דורשת אישור. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לאחר אישור סעיף 9ב לתקנון הכנסת,

מינוי ממלא-מקום קבוע שלא מסיעתו של חבר הוועדה, אישרה ועדת הכנסת היום ממלאי-מקום קבועים בוועדות הכנסת כדלקמן,

אישור הכנסת להודעה זו.

אנחנו עוברים להצבעה על אישור הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת. חברי הכנסת, נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת בדבר מינוי ממלאי-מקום קבועים

חברי חברי הכנסת, ההודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת התקבלה ברוב של 21 קולות בעד, שניים נגד, נמנע אחד.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 32) (תיקון) (דחיית המועד הקובע), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. יעלה מחליפו של השר המקשר, חבר הכנסת יעקב מרגי. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת,

אתה פורח באופוזיציה, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה ראשונה את הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס'

(תיקון) (דחיית המועד הקובע), התשס"ט 2009. הצעת חוק זו נועדה לאפשר את השלמת ההיערכות למעבר למתכונת החדשה של מערכת השיפוט המשמעתי בלשכת עורכי-הדין ולדחות לשם כך בחצי שנה את כניסתה לתוקף של המתכונת החדשה, העתידה להיכנס לתוקף בראשית חודש יולי 2009. מכאן גם הדחיפות הרבה הנודעת להצעה שיזם משרד המשפטים בעקבות פנייתה של יושבת-ראש ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א 1961, השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן, על דעת ראש לשכת עורכי-הדין. אזכיר כי ביום 3 ביולי 2008 פורסם חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח 2008, שקבע רפורמה מקיפה במערכת השיפוט המשמעתי שמקיימת לשכת עורכי-הדין לפי חוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א 1961. נדבך מרכזי ברפורמה שנקבעה במסגרת תיקון 32 עניינו דרכי המינוי של חברי בתי-הדין המשמעתיים וועדות האתיקה של לשכת עורכי-הדין, שאותן מקים התיקון האמור. על-פי הרפורמה ותוך מעבר משיטה של בחירות לשיטה של מינוי, תמנה את חברי בתי-הדין המשמעתיים של הלשכה, בית-הדין הארצי ובתי-הדין המחוזיים, ועדת מינויים בת שבעה חברים בראשות שופט לשעבר של בית-המשפט העליון או נשיא לשעבר של בית-המשפט המחוזי. ועדת המינויים אף תהיה אחראית לאישור המינוי של חברי ועדות האתיקה המחוזיות וועדת האתיקה הארצית, המתמנים בידי הוועדים המחוזיים והוועדה המרכזי בהתאמה, ותמנה את נציגי הציבור החברים בוועדות אלה.

כי ועדות האתיקה המוקמות לפי תיקון 32 מחליפות את הוועדים המחוזיים ואת הוועד המרכזי,

גופים הנבחרים על בסיס סיעתי, בתפקידם הסטטוטורי להגיש קובלנה ולשמש כקובלים. בסעיף 26 לתיקון 32, שעניינו "מינויים לראשונה", נקבע בסעיף קטן (א), כי המועד הקובע לעניין סעיף זה וסעיף 27 שעניינו "תחילה, תחולה והוראות מעבר" הוא 12 חודשים מיום פרסומו של תיקון 32. בהתאם לסעיפים אלה ייכנסו לתוקף בתחילת חודש יולי 2009 השינויים המבניים שמנהיג תיקון 32 בשיפוט המשמעתי של לשכת עורכי-הדין, תוך שבמועד זה עתידים להתחיל לכהן בתפקידם חברי בתי-הדין המשמעתיים שימונו לפי הסדר החדש ועל-ידי ועדת המינויים, וכן חברי ועדת האתיקה הארצית וועדות האתיקה המחוזיות. לתקופת הביניים שעד כניסתם לתוקף של השינויים המבניים בתחילת יולי 2009 שימר תיקון 32 את המערכת הקודמת של שיפוט משמעתי, ועד לאותו מועד יש להשלים את איוש חברי בתי-הדין המשמעתיים וועדות האתיקה במתכונת החדשה שנקבעה. המדובר הוא במינוי מספר נכבד מאוד של בעלי תפקידים. ההכנות למעבר למתכונת החדשה של השיפוט המשמעתי בלשכת עורכי-הדין נמצאות בעיצומן.

שבשים לב לעבודת המטה המורכבת הכרוכה בהליכי המינוי לפי המתכונת החדשה, ובכלל זאת גיבוש והפצה של טופסי מועמדות, מילוים, מיונם וכמובן הליכי הסינון והבחירה של המועמדים, נדרש פרק זמן נוסף של חצי שנה, כמוצע בהצעת החוק שלפניכם, על מנת לאפשר לוועדת המינויים ולגורמים הנוספים להשלים את ההיערכות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, הצגתי את השינוי המוצע בהצעת החוק ואת הטעם שביסודו. כפי שציינתי, נודעת להצעת החוק דחיפות רבה, שכן יש להשלים את הליכי החקיקה עוד קודם שייכנסו לתוקף בתחילת חודש יולי 2009 השינויים המבניים שמנהיג תיקון 32 בשיפוט המשמעתי של לשכת עורכי-הדין כאמור. אני מבקש לפיכך לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעביר אותה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה לשר מרגי. אנחנו עוברים לדיון על הצעת החוק. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חבר הכנסת יריב לוין, יש לך שלוש דקות. אחריו, חברי הכנסת אורי אריאל, גדעון עזרא ואחרון הדוברים אופיר פינס-פז. תודה, חברים, הרשימה סגורה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נושא השיפוט המשמעתי הוא נושא מורכב, הוא גם נושא עדין שראוי לייחס לו את תשומת הלב המתאימה. צריך לזכור שיש כאן מתח בין שני קטבים. מצד אחד החובה והצורך החיוני הציבורי לשמור על העצמאות של לשכת עורכי-הדין וליצור מצב שעורכי-הדין בהתנהגותם המקצועית יהיו חופשיים, לא יהיה עליהם עול כלשהו של השלטון או של המדינה.

בולט באופן מיוחד כאשר עורכי-דין נדרשים, מטבע הדברים, לייצג את לקוחותיהם לא אחת מול רשויות המדינה, הן בנושאים פליליים והן בנושאים אחרים כגון נושאי בנייה או כל נושא אזרחי אחר שיש בו התדיינות מול המדינה. מצד שני, ואני יכול לומר כמי שהיה פעיל במוסדות לשכת עורכי-הדין במשך כמה שנים, יש בעיה שמוסדות לשכת עורכי-הדין הם בסופו של דבר מוסדות שנבחרים בבחירות, ומטבע הדברים הם מוסדות שהם פוליטיים, אולי לא במובן הפוליטי שיש כאן בכנסת, אבל בהחלט מוסדות שנבחרים על בסיס סיעתי בבחירות. כתוצאה מכך היתה לא אחת תחושה שהרכבן של ועדות האתיקה והרכבם של בתי-הדין המשמעתיים, שהם תוצאה של הליכי הבחירות האלה, לא תמיד עושים צדק מלא עם המתדיינים בפניהם. באיזה מקום גם לפעמים היתה תחושה ציבורית שהמוסדות האלה לא מספיק פתוחים ולא מספיק מקיימים באמת הליך שהוא הליך מסודר והליך הוגן וראוי. במתח הזה בין שני הקטבים האלה באה אותה רפורמה, שכרגע מבקשים דחייה ביישום שלה לצורך השלמת הליכי המינויים, והיא ניסתה לעשות איזו סינתזה כאשר תחילת התהליך היתה באיזה ניסיון שהיה בכנסת במידה מסוימת לכפות את המהלך על לשכת עורכי-הדין, ובסופו של דבר העניין הזה התקדם בצורה של הסדר כלשהו שהושג. ההסדר הזה,

הוא בסך הכול הסדר מאוזן שנותן מחד גיסא ללשכת עורכי-הדין ולמערכת המקצועית עדיין את השליטה בהליך, מונע התערבות חיצונית, אבל מאידך גיסא בכל זאת מכניס אלמנטים כלשהם גם של שקיפות למערכת, ולא פחות חשוב מכך, איזו מעורבות של ועדת מינויים, שהופכת את המינויים ליותר מקצועיים ולמנוטרלים מהגוון הפוליטי. אני חושב שהמהלך הזה הוא נכון וטוב. יחד עם זאת, אני בהחלט חושב שבמשרד המשפטים ובלשכת עורכי-הדין גם יחד חשוב שיעקבו אחרי ההצלחה של העניין הזה, ובהחלט ייתכן שנידרש לעשות שינויים והתאמות אחרי שהעניין הזה יתחיל לפעול ונראה את התוצאות הראשונות. תודה, חבר הכנסת לוין. חבר הכנסת אורי אריאל, מוותר. חבר הכנסת גדעון עזרא, יש לך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מברך על התיקון, ואני חושב שנכון יהיה לא לעסוק בבחירות אלא במינויים של אנשים הולמים. לפי מיטב ידיעתי, בראש ועדה משמעתית יעמוד שופט בית-המשפט העליון בדימוס, דבר שללא כל ספק יוסיף למערכת. אבל אני מבקש להתעכב על נקודה אחת. אנחנו כל הזמן עוסקים בחוקים שנדחים, ואני מוכרח להגיד שרצוי מאוד שעם חקיקתו של חוק ייקח המשרד הנוגע בדבר את הזמן שלוקח על מנת להסדיר את החוק הזה. חבר הכנסת אופיר פינס-פז, בכנסת הקודמת העבירו בוועדה חוק אוויר נקי, חוק גדול ומסובך, ורצו להחיל אותו כמעט לאלתר. ואני אומר, אי-אפשר להחיל חוקים לאלתר עם חקיקתם. צריך לעשות הכנות, צריך לעשות תקנות, וכיוצא בזה, ומוטב לה לכנסת שתביא את הדברים האלה בחשבון בכל חוק וחוק שהיא מחוקקת, אחרת נשב פה בכנסת כל הזמן ונדחה חוקים. לכן אני מברך בהחלט גם על הדחייה וגם על הדבר הזה, ואני מקווה מאוד שבבוא הזמן ועדת המשמעת הזאת תעבוד בצורה מסודרת.

תודה. חבר הכנסת אופיר פינס-פז. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

מרותקים לנאום שלי? האמת היא שזה די מביך, להיות כאן ופשוט לדחות חוקים של הכנסת. הממשלה די עושה מאתנו צחוק, אני מוכרח לומר. זה לא נעים. מצד אחד העניין של בית-הדין השיפוטי למשמעת של לשכת עורכי-הדין היא עניין חשוב, ובהחלט הגיע הזמן לרפורמה גדולה, ואולי יותר גדולה, כי היום יש כל כך הרבה עורכי-דין בשוק, ואין ספק שענייני המשמעת והדין המשמעתי הופכים להיות מאוד אקוטיים.

זה מנגנון שיעזור מאוד להתמודד גם עם תופעות שעלולות לנבוע מהעובדה שיש תחרות מאוד חריפה בין עורכי-דין, ובסך הכול כמעט כל מי שרוצה, והוא מספיק מתמיד, יכול להיכנס למקצוע. אז הכיוון הוא חיובי. למה הדברים לוקחים כל כך הרבה זמן, זו שאלה מאוד גדולה.

נתנו לעניין הזה שנה להיערכות, למה אי-אפשר לסיים היערכות מהסוג הזה בתוך שנה? למה צריך להאריך את זה בעוד חצי שנה? אז אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם, היום מאריכים חוקים בעוד שישה חודשים, לאחר שכבר נתנו שנה, 18 חודש.

חבר הכנסת עזרא, שזה מראה לך שאתה צודק, וכאילו צריך לתת הרבה זמן למערכות להסתגל. מצד שני, אני שואל את עצמי, כמה זמן מערכות צריכות כדי להסתגל לשינויים? למה כל דבר צריך לקחת כל כך הרבה זמן? יכול להיות שאם הן היו יודעות שהכנסת לא תאריך בכזאת קלות את המועדים, יכול להיות שהן היו נערכות אחרת והיו מצליחות לעמוד בלוח הזמנים. הרי בסך הכול לוח הזמנים שוועדת החוקה קבעה, גם בלשכת עורכי-הדין, נעשה בתיאום עם הלשכה, עם משרד המשפטים. זה לא שמישהו כפה את השנה על המערכת. אז אני אומר עוד פעם: זה לא סוף העולם שמאריכים בעוד שישה חודשים, ואני לא מתנגד שהכנסת תעביר את הצעת החוק הזאת, אבל העובדה שאנו מוצאים את עצמנו כל הזמן במצבים האלה, של הארכת מועדים לחוקים, אומרת דורשני. או שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, או שהמערכות שאנחנו עובדים אתן צריכות לבדוק את עצמן, אבל זה לא מכובד שאנו מחוקקים חוקים וכל הזמן משנים את לוחות הזמנים של כניסתם לתוקף.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 32) (תיקון) (דחיית המועד

התשס”ט 2009, לוועדת החוקה,

חברי חברי הכנסת, הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 32) (תיקון) (דחיית המועד הקובע), התשס”ט 2009, התקבלה בקריאה ראשונה ברוב של 22 מחברי הכנסת, בלי מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס”ח 2008, כ/257. יציג את הבקשה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, הודעת ועדת הפנים והגנת הסביבה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס”ח 2008, סעיף 257, לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993. בהתאם לסעיף 2 לחוק רציפות הדיון בהצעות החוק, התשנ"ג 1993, ולאחר שקוימו התנאים המוקדמים לכך, הקבועים בסעיפים 3 ו-4 לחוק האמור, הנני מתכבד להודיעכם כי בישיבתה ביום ט"ז בסיוון התשס"ט, 8 ביוני 2009, החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה כי ברצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס”ח 2008. כל סיעה מסיעות הבית או הממשלה רשאית, בתוך 14 יום ממועד הודעה זו, להציע לכנסת שדין הרציפות לא יחול על הצעת החוק הנזכרת. תודה, אדוני. תודה רבה. בהתאם לנמסר לי מוועדת הקלפי, תוצאות יהיו בערך בעוד עשר דקות. בינתיים אני מזמין את סגן השר, שהוא כולו שר, שר הבריאות ליצמן, לענות על שאילתות רגילות. השאילתא הראשונה היא שאילתא של חברת הכנסת רחל אדטו, שאילתא מס' 12, בנושא: המשבר הכלכלי וצריכת שירותים רפואיים. אדוני ישיב על השאילתא, והיא תוכל לשאול שאלה נוספת. ביום כ"ט באדר תשס"ט (25 במרס 2009): פורסם כי כשליש מהציבור מוותרים על שירותים רפואיים מסיבות כלכליות. רצוני לשאול: 1. לפי נתוני משרד הבריאות, מה היא השפעת המשבר הכלכלי על צריכת שירותים רפואיים, בכלל זה ביקורים אצל רופא וצריכת תרופות? 2. מה הם

המשרד הקים ועדה לבחינת ההשתתפויות העצמיות בשירותי הבריאות. הוועדה בוחנת כמה כיווני פעולה, לרבות ביטול חלק מההשתתפויות בגין שירותי בריאות שבסל, בדגש על שירותי מניעה והעמקת ההגנה על אוכלוסיות חלשות.

בשנים האחרונות משרד הבריאות הוסיף חיסונים כמו מנה נגד אבעבועות רוח בגיל שנה ובכיתה א', מנה נוספת של חיסון נגד שעלת בכיתה ח' ובחודשים הקרובים יתווסף חיסון נגד זיהום פנאומוקוקים.

נוסף על כל אלו, המשרד שותף למחקר נוסף שעורך ה"ג'וינט" מכון ברוקדייל, במימון המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות, שנועד לזהות את ההשפעות הבריאותיות של ההשתתפויות העצמיות ושל הוויתור האמור על טיפול רפואי או תרופה.

על-פי ההסכם התקציבי שנחתם לפני ימים מספר בין המשרד למשרד האוצר, תבוטל אגרת התשלום בטיפות-חלב. זה הישג חשוב ביותר והיסטורי, שבו לראשונה יינתנו שירותי טיפת-חלב והרפואה המונעת בחינם וללא דרישת תשלום. 3. גם העלות של פטור גורף לנזקקים מקבלי הבטחת הכנסה מההשתתפות העצמית הנדרשת בחוק בגין כלל השירותים חייבי התשלום שבסל הבריאות נבחנת על-ידי הוועדה האמורה. יש להדגיש כי מאחר שההשתתפויות העצמיות בסל השירותים הבסיסי מהוות מקור מימון של סל שירותי הבריאות, שמתווסף למקורות המימון הציבוריים, יוזמה לביטול ההשתתפות העצמית מותנית באפשרות להגדיל את מקורות המימון הציבוריים שיועמדו לרשות מערכת הבריאות. הוועדה שהוזכרה לעיל בוחנת בין השאר גם את אפשרות זו. הוועדה לבחינת ההשתתפויות העצמיות צפויה לסיים את עבודתה בשבועות הקרובים ולהגיש המלצותיה למנכ"ל משרד הבריאות. חברת הכנסת אדטו, האם את מסתפקת או שיש לך שאלה נוספת? תודה רבה על הסקירה המקיפה בתשובות על השאלות, אף שכמו שציינת, השאילתא שנשאלה כבר לפני כשלושה חודשים, לא בתקופתך. הדבר שהכי מטריד אותי מבחינה זו הוא הסיפא לגבי ההשתתפות העצמית. כמו ששמענו בוועדת הכספים, הנושא של ההשתתפות העצמית זה מקור הבעיה של כל הנטל שמוטל על האזרחים במסגרת ההוצאה הלאומית או ההוצאה הפרטית לבריאות והסטה מרפואה ציבורית לרפואה לא ציבורית. ולכן, זה שציינת שיש ועדה שתגיש את המלצותיה, השאלה היא איך אנחנו נדע מה המלצותיה של הוועדה. בבקשה. בתשובה על שאלתך, אני חושב שעניתי היום בוועדת הכספים. המשרד בודק כל מיני אפשרויות נוספות להקל גם בגיל 70, לבטל את ההשתתפות העצמית ועוד כל מיני דברים, ואני בטוח שכל זה יקל את ההשתתפות העצמית. אני מציע לחכות עד אחרי שנסיים את הבדיקה של כלל נושא הסל וכל נושא התרופות השוטפות, שזה נוגע ישירות גם להשתתפות העצמית, ואני בטוח שאני אוכל לבשר עוד בשורות טובות. תודה לשר על תשובתו על שאילתא מס' 12, של חברת הכנסת רחל אדטו.

ישיב על שאילתא מס' 31, של חבר הכנסת ציון פיניאן, בעניין סגירת חדר מיון קדמי בקריית-שמונה. ביום י"ד בניסן תשס"ט (8 באפריל 2009): בימים אלה הובאה לידיעת תושבי קריית-שמונה וסביבותיה החלטת משרד הבריאות על הפסקה במתן שירותים וסגירת חדר המיון הקדמי של בית-החולים "זיו" בקריית-שמונה. רצוני לשאול:

חבר הכנסת ציון פיניאן, שאלה נוספת. רק להודות לכבוד סגן השר. השאילתא היתה לשר הקודם, וכשהוא נבחר לסגן השר הממונה על הבריאות הוא החליט לא לסגור את זה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. כבוד השר ישיב על שאילתא מס' 49, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בנושא:

מאזור הכותל המערבי. ביום י"ט באייר תשס"ט (13 במאי 2009): מתנדבי "איחוד הצלה", המיומנים בכל הקשור להיערכות באירועים גדולים, לא הורשו לראשונה לאבטח את טקס ברכת הכוהנים בכותל המערבי בחג הפסח. ב"איחוד הצלה" טוענים שזה חלק ממסע של מגן-דוד-אדום נגדם. רצוני לשאול:

אנחנו פה בכנסת צריכים להבהיר את הנקודה של ארגוני ההצלה המתנדבים, שהם מעל 1,000 איש,

מעל 1,000 איש שמוכנים על חשבון זמנם ומשפחתם להתנדב ולעזור לשירותי חירום במדינת ישראל.

האם באמת לא הגיע הזמן שאתה כשר ואנחנו ככנסת נושיב את הגופים האלה שיגיעו ביניהם להבנה כזאת שלא יהיו כל החיכוכים האלה, כפי שאדוני השר אמר? בבקשה, כבוד השר. תודה, אדוני, שהעלית את זה. כפי שהצהרתי, אני מאוד מחייב את ההתנדבות בכל ארגוני ההצלה למיניהם,

אני רואה בחיוב, אני אשתדל לעזור להם, אבל אני חייב קודם לראות, א. שזה יהיה מקצועי, ב. תחת פיקוד רבני, ג. מעבר לכול, אני לא רוצה ריב ומדון ביניהם. אני רוצה שיהיה שקט ושכולם יפעלו באחדות. זה מה שאני אעשה. קראתי לכולם לשיחה ביניהם אצלי, ביקשתי כל מיני הבהרות מהם, הצעות. אני מקווה שהם יעבירו את זה בימים הקרובים, ואז אני בטוח שנחדש.

אני רואה בחיוב את כל פעילות ההצלה. תודה לממונה על משרד הבריאות, סגן השר ליצמן. שאילתא מס' 83, של חבר הכנסת איתן כבל: השירותים הרפואיים לחולי סרטן בצפון הארץ. חבר הכנסת כבל אינו נוכח. אני כן אענה. אדוני יכול לענות על השאלה, היא מעניינת את הציבור. ביום כ"ו באייר תשס"ט (20 במאי 2009): בית-החולים רמב"ם הינו היחיד שיש בו מכון קרינה לחולי סרטן באזור

בצפון הרחוק אין שירותי בריאות מתאימים לחולים אלו. הנושא נדון במליאת הכנסת ב-9 ביולי 2009 והובעה תמיכת המשרד בתיקונו. רצוני לשאול: 1. מדוע

אדוני השר, אני מבקש לנצל את ההזדמנות שאתה נמצא על הבמה ולשאול אותך שאלה שמעניינת את הציבור כולו, ובהזדמנות זו שאתה נמצא כאן עמנו ויש לנו עוד כמה זמן, כי אני לא רוצה לקיים הפסקה, האם אדוני יוכל

שבועיים בכנס WHO, ארגון הבריאות העולמי,

חשבו שאולי יהיה חיסון לזה. לצערי לא יהיה חיסון בעתיד הקרוב, וזה ייקח כמה

רבותי חברי הכנסת, ועדת הקלפי למניית קולות המצביעים לבחירת נציגי הכנסת לוועדת המינויים לקאדים: הצביעו 117, מספר הקולות הכשרים, 117, קולות פסולים, אין. אדוני היושב-ראש, לא כולם הצביעו לכולם. לכן, אל תחברו את המספרים.

הרי אין פה, זהו.

יום שלישי, 9 ביוני 2009, י"ז בסיוון התשס"ט, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.